תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, התקנות האלה: תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום), התש"ף 2020, החלטה מס' 4891, תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם) (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף 2020, החלטה מס' 4893, תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש"ף 2020, החלטה מס' 4894, תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש"ף 2020, החלטה מס' 4895, תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף 2020, החלטה מס' 4898, תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, החלטה מס' 4899, תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש"ף 2020, החלטה מס' 4900, תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדר משמר ובתי סוהר צבאיים), התש"ף 2020, החלטה מס' 4901, תקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש"ף 2020, החלטה מס' 4902, תקנות שעת חירום (דיון בבתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה), התש"ף 2020, החלטה מס' 4903, תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם) (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף 2020,

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש, הגבלת פעילות), התש"ף 2020, החלטה מס' 4911, תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, החלטה מס' 4912, תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף קורונה החדש), התש"ף 2020, החלטה מס' 4913, תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף 2020, החלטה מס' 4914. דוח ביקורת שנתי 70א של מבקר המדינה לשנת 2020. תודה. תודה למזכירת הכנסת. גם לי יש הודעה לאזרחים. בניגוד לשקרים שהופצו לאחרונה, הכנסת לא נסגרה לרגע. הכנסת עבדה בשבוע שעבר לפי כל לוחות הזמנים, כמו בכל שבוע במשך עשרות השנים האחרונות. הכנסת נפתחה עכשיו על מנת להקים עוד היום את הוועדות שהחוק קובע שאנחנו צריכים להקים: ועדה מסדרת, ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים, על מנת לעשות את תפקידנו במצב הלא-פשוט הזה של פיקוח על פעולות הממשלה. אני קורא לכל חברי הכנסת ולכל באי המשכן לשמור על ההנחיות שהוצאתי בהתאם להוראות משרד הבריאות. ואם אנחנו כבר מדברים על שמירה על ההנחיות, כרגע יש הפגנה מול הכנסת. כמי שהשתתף בעצמו, לפני כניסתי לפוליטיקה ואחריה, כשהייתי כבר חבר הכנסת, במאות רבות של הפגנות, אני מוקיר ומעריך את זכות האזרחים להפגין, אך אנא, במצב שאנו נמצאים בו אל תסכנו אחד את השני, אל תסכנו את אנשי המשמר ואת אנשי המשטרה, שמרו על ההנחיות. אי-אפשר להסביר לאזרח שהוא מקבל קנס מכיוון שיצא להשתזף בחוף כשלחברי הכנסת מותר להתחבק עם המפגינים או אחד עם השני ולשים את התמונות בפייסבוק. אנא, זו הבריאות של כולנו. אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. חבר הכנסת אורי מקלב, לא נמצא, לכן איבד את תורו. דרך אגב, יש הרבה נרשמים. לפי התקנון זה חצי שעה. אולי אני גם אאריך קצת, אבל תבינו מייד שצריך להקפיד על מסגרת הזמן. חבר הכנסת אלכס קושניר,

אתה ראשון הדוברים, ואחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואם לא יהיה כאן, אז חברת הכנסת אורלי פרומן. חבריי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, אנחנו במצב אבסורדי, כאשר המדינה מונעת מאנשים לעבוד, לצאת לעבודה, מונעת מהם לנהל עסקים מצד אחד, אבל מצד שני דורשת לשלם את כל המיסים, גם את מס ההכנסה וגם ביטוח לאומי. אז את המע"מ דחו,

כל הדחיות האלה זה בעצם חפירת בור יותר ויותר עמוק עבור אותם העסקים. עכשיו אני רוצה לדבר על הארנונה. הרבה מאוד עסקים פנו לרשויות המקומיות בבקשה להקל ולבטל להם את הארנונה בתקופה הקשה הזאת, והרשויות המקומיות רצו לעשות את זה.

הבעיה היא שקיים חוק שלא מאפשר להן לעשות את זה. ואז מנכ"ל משרד הפנים הוציא מכתב שבו הוא מאיים על הרשויות המקומיות שאסור להן לעשות את זה. אז יש הרבה מאוד תקנות חירום שהממשלה מעלה, ואני לא מבין למה לא דואגים פה ולא מנסים לסייע לאותם עסקים קטנים. אז אני מבין ששר הפנים נמצא בבידוד, אבל זאת לא סיבה שגם משרד הפנים יהיה בבידוד. לכן אני פונה פה למנכ"ל משרד הפנים וגם לשר הפנים: חבר'ה,

אל תהיו מנותקים ואל תהיו מבודדים. יש פה אנשים שמאבדים את הפרנסה שלהם ומאוד מאוד קשה להם, אז בואו נראה איך אנחנו מקילים עליהם ומתקנים את התקנות הנכונות כדי לאפשר לרשויות המקומיות לוותר לעסקים על הארנונה.

תודה, חבר הכנסת קושניר. חבר הכנסת אייכלר, כאמור, איננו. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת איציק שמולי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת באשר הינכם, ראש הממשלה ושריו התרברבו רבות על היותנו אומת סטרטאפ, טכנולוגיה מתקדמת, ננו-טכנולוגיה, עמק הסיליקון של המזרח התיכון, מדינה גאונה. רבותיי, אפילו ילדים מצליחים להיפגש וירטואלית, אז קדימה, שחררו כבר את הפטנט שיאפשר לכנסת לפעול ולדמוקרטיה לחיות. אפשרו לנו לעבוד, כמתבקש מנבחרי ציבור בעת הזו, עם מיטב הטכנולוגיות המשוכללות שקיימות במשק המאפשרות לחברות ולארגונים להמשיך לעבוד בתקופה זו. הכלים בידיכם. כל דבר אחר הוא דיקטטורה. תודה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת היבה יזבק, ואם היא לא תהיה, אז עאידה תומא סלימאן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ישראל מתמודדת עם אירוע בריאותי חברתי-כלכלי שלא ידענו כמותו הרבה מאוד שנים, אולי מאז מלחמת יום הכיפורים. ואין שום ספק, הדוח מהיום, שהוגש גם לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, מלמד על היקף הבעיה, עד כמה מדינת ישראל לא הייתה ערוכה. זה דוח כמו דוח ועדת אגרנט, רק של מערכת הבריאות, שהגיעה ליום הכיפורים שלה. במשך שנים אנחנו התרענו ונאבקנו נגד כל הרעות החולות, נגד כל הליקויים במערכת, ולא היה כמעט אף אחד בממשלה שרצה לשמוע. בואו רק נבין על מה אנחנו מדברים: מערכת שנמצאת בשגרה באי-ספיקה כללית, מערכת עם 98% תפוסה בבתי החולים, המדינה היחידה בעולם המערבי שמספר הרופאים נמצא בה בירידה, בכל שנה 17 מיליארד שקל פחות בהשוואה לכל מדינה אחרת במערכת הבריאות שלנו. זו התוצאה.

בגלל המחדל הזה, חס וחלילה, הרבה מאוד ישראלים עלולים למצוא את עצמם בטווח הסכנה. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, הכנסת הזאת מפולגת ומסוכסכת אבל ככל שמדובר בצעדים שנועדו להתמודד עם התפשטות המגפה, וגם עם ההשלכות החברתיות-כלכליות שלה, כולל העצמאים, כולל העסקים הקטנים, כולל האוכלוסייה המבוגרת, אנחנו צריכים לתת רשת ביטחון כדי להעביר את אותם הצעדים גם בתקופת המעבר. זה הדבר הממלכתי, הענייני והאחראי לעשות. תודה, חבר הכנסת שמולי. חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני. אחריו, אופיר סופר או אורנה ברביבאי. קרל מרקס כתב במאה ה-19 שיש אירועים בהיסטוריה שחוזרים פעמיים, פעם כטרגדיה ופעם שנייה כפארסה. מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זאת פארסה, פארסה מסוכנת של השתלטות עוינת של ממשלה בעלת נטיות פשיסטיות, שבעצם משביתה את הכנסת, משביתה את מערכת המשפט עוקבת אחרי אזרחים, והכול בטיעון מופרך של מצב חירום, שאכן קיים, הסכנה של המגפה קיימת וצריך להילחם בה ביחד, אבל יוצרים פה היסטריה כדי להצדיק מצב או תקנות לשעת חירום, ולמעשה השבתה של הכנסת ושל מערכת המשפט בשירותה של ממשלה חסרת עכבות ומעצורים. ועומד בראש הממשלה אדם שיש כנגדו שלושה כתבי אישום ועוד גיבנת ענקית של שרצים אחרים. אז זה אולי פארסה, אבל איפה הייתה הטרגדיה? היום אנחנו ב-23 במרץ. בדיוק ב-23 במרץ לפני קרוב ל-90 שנה, במקום אחר, רחוק מכאן, גם קמה הרשות המבצעת ולמעשה חיסלה את הרשות המחוקקת כדי לרכז בידיה את כל הסמכויות.

אגב, משפט אחרון, הרשות המחוקקת באותו מקום רחוק ובזמן רחוק הסכימה לוותר על סמכויותיה לטובת הרשות המבצעת משום שחלק מחבריה היו בסגר. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת אופיר סופר, איננו, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה, גברתי. אחריה, בועז טופורובסקי, ואחריו, חבר הכנסת גדי יברקן. שלום, המאבק במגפת הקורונה אינו עומד בסתירה למאבק על הדמוקרטיה. כנסת מתפקדת היא תנאי הכרחי לדרך שבה אנחנו רוצים לחיות כאן. ההתעקשות על החלפת יושב-ראש הבית הזה והוועדות שדרשנו להקים חיוניות כדי להבטיח קודם כול את רצון העם. רק כך נוכל לדרוש מהממשלה תוכנית רחבה, כיצד בכוונתה לפעול להבראת הכלכלה ולשיקום מערכת בריאות קורסת. גודל המחדל נחשף ברגעים אלה ממש עם פרסום דוח מבקר המדינה, שקובע כי למשרד הבריאות אין תוכנית להשלמת הפערים הגדולים בעת התפרצות מגפה. יהיה עוד זמן לדרוש ועדת חקירה לבדיקת הכשלים. בינתיים אני קוראת מכאן לראש הממשלה להקים לאלתר קבינט בריאות שלא יתחרה על קרדיטים אלא יאגד בתוכו את כל הידע והיכולות כדי לעצור את הנגיף. דווקא ביום השחור הזה, כאשר שרים בממשלה קוראים להפר הוראות של בית משפט, האזרחים מצפים לשקיפות מלאה ולהסברים.

אתם שם בבית, הישמעו להוראות ושמרו על עצמכם. אנחנו כאן בכנסת נפעל כדי להגן על הדמוקרטיה ששומרת עליכם. זאת הדרך היחידה לעבור ביחד את משבר הקורונה ואת הכאוס שבו מנוהלת המדינה. תודה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה, אדוני.

תודה רבה. כשהכנסת לא מתפקדת והממשלה מתעסקת רק בקורונה, מדברים על חירום, אבל אף אחד לא דואג להרוגים בתאונות הדרכים ולמצב הכבישים במדינת ישראל. היה הרוג אחד אתמול, גבר בן 55 שנהרג בתאונה בין משאית לרכבו הפרטי בכביש 505. אומנם יש סגר בכבישים אז יש פחות הרוגים, אבל עדיין נהרגים אנשים. במרץ כבר נהרגו 24 איש בכבישים.

ואני קורא כל הזמן כאן: כמו שמתעסקים בכנסת, או לא מתעסקים בכנסת, כמו שלא מפקחים על עבודת הממשלה, כך צריך לפקח על עבודת משרד התחבורה. שר התחבורה בבידוד. אנחנו חייבים לדאוג גם למלחמה בתאונות הדרכים, ולטפל בכבישים אפילו מאית ממה שאנחנו מטפלים בקורונה.

אולי בגלל קורונה,

יום מאושר שמספיק לך פחות מדקה למנות את כל ההרוגים בתאונות הדרכים. הלוואי ולפחות בזה נרוויח משהו. תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת קרן ברק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בצל משבר הקורונה שכל אזרחי העולם מתאחדים כנגדו, ואני מאחל לכולנו שנצליח במאבק הזה, קורה מעשה שלא ייעשה. בראשון לציון יש מרכז גריאטרי, בית חולים המלבן, שבו יש קשישים, אזרחים ותיקים, שהמשפחות שלהם מגיעות לשם, ובעצם הם בשלוותם יחד עם המשפחה והצוות הרפואי שמטפלים בהם. לפני כמה חודשים הייתי בחנוכה והדלקתי נרות עם הקשישים הללו בבית החולים הזה, העברתי את אחד מימי החנוכה. היום מנסים לפנות אותם.

מוציאים את כל החולים והמבוגרים מבית החולים הגריאטרי בראשון לציון ופותחים שם מקום לחולי קורונה. בזמן שאנחנו מנסים לשמור על המבוגרים ועל ההורים שלנו כדי שלא נדביק אותם, לשמור על בריאותם, בזמן הזה משרד הבריאות עושה מחטף ופשוט זורק מאות מהזקנים שנמצאים בבית האבות, והמטרה הראשונית והמקורית של המהלך הזה היא בעצם להפריט את המקום הזה, להקים שם בית מלון, אזור תעשייה. תחת המאבק בקורונה מנסים עכשיו להוציא את האנשים הללו. אני מבקש משר הבריאות להתעשת ולהשאיר את אותם האנשים במקום,

להגדיל את בית האבות לעוד קשישים ואזרחים ותיקים שזקוקים למגע אנושי ולצוות בריאותי ורפואי מסור.

תודה לחבר הכנסת יברקן. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. הבוקר פניתי לשר האוצר מר משה כחלון, פניתי אליו כדי לתקן את נושא ההלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה, שהמימוש שלהן עד היום נכשל.

ההלוואות האלה היא כמו כוסות רוח למת לאותם עסקים גוססים. גם בימים רגילים רק 2% מבעלי העסקים בוחרים להשתמש בהלוואות האלה בערבות מדינה. זאת אומרת ש-98% מבעלי העסקים ישתמשו בכל אמצעי אחר להצלת עסקיהם בטרם יפנו לקבלת ההלוואות האלה במתכונתן הנוכחית. השיטה הנוכחית של ההלוואות, שהיא השיטה של המדינה למימוש ההלוואות, כרוכה בביורוקרטיה מסובכת, מסורבלת וממושכת, וזה גם לוקח המון המון המון זמן. מהגשת הבקשה ועד לאישורה עוברים חודשים רבים, ובתקופה הזאת אי-אפשר שזה באמת יקרה. לכן בעת הנוכחית אני מבקשת: הגשתי תוכנית מפורטת לממש את ההלוואות לעסקים קטנים. היא תוכנית ארוכה ומפורטת ואני רק אגיד אותה בנקודות: יש להקטין משמעותית את הערבות האישית של כל אחד ואחד מבעלי העסקים ל-50% מגובה ההלוואה, חייבים להפחית את הביורוקרטיה ולקצר את תהליך הבדיקה עצמו, להרחיב את משך ההלוואה לשבע שנים במקום חמש שנים, להגדיל את תקופת הגרייס לשנתיים במקום ששת החודשים הנהוגים היום, ביטול תשלום ערבות המדינה של הבנקים המלווים והקטנת הביטחונות.

הצעדים האלה הכרחיים להשארת כל העסקים בחיים, וכפועל יוצא מכך להמשך שגשוג המדינה גם בעתיד. הישרדותם של העסקים ומניעת קריסה של המגזר כולו משמעותם התאוששות וחזרה לשגרה מהירה יותר לאחר המשבר.

תודה, חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יזהר שי. אדוני היושב-ראש, כבוד היושב-ראש הוא איננו כבודה של הכנסת. כבודה של הכנסת הוא משהו אחר, הכנסת היא מוסד,

הזהות בין כבודו של היושב-ראש לבין כבודה של הכנסת, אין זהות ביניהם. בשעות האחרונות, אחרי החלטת הביניים של בג"ץ, אנחנו שומעים השתלחות של שרים בממשלה, ואני אומר להם דבר אחד: המוסדות כולם שלנו, של כולנו, של כל אזרחי המדינה, שירפו את ידם מבית המשפט העליון. השרים לוין וסמוטריץ' רצו להיות שרי משפטים, כדאי מאוד שיתחילו, לפני שהם אומרים משפטים ורוצים להיות שרי משפטים, להיזהר במילים.

תודה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת רם שפע. אני מחכה שהשרה תגמור לדבר בטלפון, כדי לא להפריע לה.

אני אומרת, אני לא מדברת בטלפון. אני אומרת שאני מקווה שאתה תדאג, בין הראשונים, להסיר את צו איסור הפרסום, כדי לוודא את זה שלא שיבשת חקירה.

כבר היה עדיף שהיא הייתה מדברת בטלפון.

שיהיה לך יום טוב,

סגלוביץ', תודה, סיימת את דבריך. גברתי השרה, את ביקשת לדבר אחרי נאומים בני דקה, הזכות נתונה לך. להרבה שרים נתתי לסכם או להתייחס. בבקשה, יהיה לך זמן. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, יש לי כבוד רב אליך והערכה אישית אליך ולתואר ולמעמד שאתה מייצג, וכמובן לתפקיד, אבל אני רוצה להתייחס לדבריך כאן בתחילת הישיבה. טענת שבשבוע האחרון הכנסת התנהלה כסדרה, לא ולא, זה לא היה ככה. הכנסת הזו התנהגה בצורה שערורייתית. אתם עשיתם כל דבר אפשרי, בהוראתו של ראש ממשלה נאשם, על מנת לעכב את עבודת הכנסת, לעכב את יצירת הוועדות, לעשות כל דבר אפשרי על מנת,

נאשם בפלילים, בשלושה כתבי אישום.

גברתי השרה: שוחד, הפרת אמונים ומרמה, למקרה ששכחת. הוא נאשם בבית משפט. אדוני היושב-ראש, כל מה שנעשה פה בכנסת הוא שערורייה שנועדה להאט ככל האפשר את התהליך הדמוקרטי, ובנוסף לזה, אנחנו אחד הפרלמנטים היחידים בעולם שלא ערוך לא לדיונים מרחוק ולא להצבעה מרחוק. הדבר הזה נוגד כל היגיון וכל הליך דמוקרטי תקין, בכנסת המכובדת הזו. דבר אחרון, בשעות האחרונות נאמרים דברים חמורים ביותר על ידי שרים בממשלה וחברי כנסת מהימין: להפר את הוראת צו בית המשפט העליון במדינת ישראל. אני מקווה שאתה,

תתייצב כסלע איתן, כחומה בצורה, כדי להגן על כבוד המוסד הזה, על החופש שלו ועל הדמוקרטיה של מדינת ישראל.

חבר הכנסת יזהר שי, לא אתייחס ודאי לוויכוחים בינינו בנושאים מהותיים, אבל בנושא טכני, אני קיבלתי באהבה את ההצעה שלך עם איזושהי אפליקציה ואפשרויות טכנולוגיות לנהל לעת הזאת את הכנסת, והעברתי אותה לאנשים שמבינים יותר ממני בטכנולוגיה. רק דבר אחד, כי אתה כבר השני שחוזר על זה: הנושא של ההצבעות זה שינוי חקיקה. זה לא משהו שאני כיושב-ראש הכנסת או אתה כמציע או מזכירת הכנסת כפקידה הבכירה ביותר כאן יכולים לאפשר. ירצו לעשות שינוי חקיקה, יכולים לעשות שינוי חקיקה בנושא הזה. זה לא עניין טכנולוגי, לזה אני מתכוון. בבקשה, אחרי חבר הכנסת יזהר שי יבוא חבר הכנסת רם שפע,

חברת הכנסת עומר ינקלביץ' אותו מצב. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ריקה, אבל נכבדה, אני רוצה להסב את תשומת ליבנו לציבור העובדים ולמצוקה הקשה שנקלעו אליה בעקבות משבר הקורונה. למעשה, כל העובדים הם תחת נטל המשבר הזה, חלק גדול מהם פוטר, חלק גדול אחר יצא לחל"ת או הוצא לחל"ת, אבל אני רוצה להתמקד בקבוצה יחסית קטנה: עובדי הקבלן. גם ככה לא היה פיקוח אמיתי על העסקתם, הגיע הזמן שמשרד הכלכלה ייקח את העניינים לידיים ויפעל כדי שעובדי הקבלן לא ייפגעו. מגיעות אליי תלונות על כך שעובדי הקבלן למעשה לא מקבלים את המסמכים הדרושים כדי להירשם בלשכת העבודה, ובאמתלת הקורונה גם מעכבים להם משכורות. אז הנושא הזה מאוד משמעותי, במיוחד שהקבוצה הזאת היא הקבוצה הכי מוחלשת, מדובר לרוב בנשים המפרנסות משפחות, וחשוב מאוד שהשר אקוניס ייכנס בעובי הקורה ויטפל בעובדי הקבלן.

תודה, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת איתן גינזבורג, איננו. חברת הכנסת מירב כהן, כאן. בבקשה, גברתי, המיקרופון שלך.

חשוב לי לשתף אתכם שממשלת ישראל מפלה לרעה אנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים רבים מגלים בימים אלו שהם מפוטרים או שמוציאים אותם לחל"ת בגלל המצב. הם מגלים שלהם, בניגוד לכל השכירים במשק, לא מגיעים דמי אבטלה. יש למעלה מ-200,000 אנשים שחצו את גיל הפרישה במדינת ישראל והם ממשיכים לעבוד, חלקם כי הם חייבים, כדי לשרוד, והם מגלים שרק בגלל שהם מבוגרים, לא מגיעים להם דמי אבטלה. הממשלה בעצם אומרת להם: לכו תחיו מקצבת זקנה של 2,300 שקלים. תגידו לי, איך אפשר לחיות בכאלו תנאים? ברור לי שזו קבוצת האוכלוסייה שהכי קל לפגוע בה, הם לא אושיות פייסבוק, הם לא נמצאים בטוויטר, ולכן הכי קל לרמוס את כבודם ואת היכולת שלהם להמשיך לחיות במדינת ישראל.

אנחנו נילחם וניאבק על העניין הזה, כדי שאנשים מבוגרים לא יופלו לרעה, וגם להם ייתנו דמי אבטלה. כשהממשלה רוצה, היא יכולה להעביר תקנות חירום כאלו. אני פועלת כיום מול הביטוח הלאומי, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, ואני מקווה שהם יבינו שזו החובה שלנו לאפשר לאנשים מבוגרים לכלכל את עצמם, אחרת אנחנו פשוט במו ידינו נהפוך אותם לעניים.

תודה, חברת הכנסת מירב כהן. חבר הכנסת עידן רול,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי רשום לי, אבל אני אתן לאלה שנמצאים באולם כאן, שזה סעיד אלחרומי ואיימן עודה, ואז נכניס חברי כנסת חדשים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

את דיברת על אנשים מבוגרים, אז אימא שלי היא בת 69 ועובדת, והיא חייבת לעבוד, כי אחרת פשוט לא יהיה לה איך לשלם משכנתה, כי עדיין בגיל הזה היא משלמת משכנתה, ולא על ארמון, על דירה צנועה קטנה, ואתמול היא קיבלה הודעה על חל"ת. אז שלא יגידו לי אחר כך שאני פועלת מעניין אישי, כי זה כן אישי אבל זה מתייחס גם לקבוצה מאוד גדולה. אנחנו חווים את זה על בשרנו, חברי הכנסת לא מנותקים משום דבר, יש לנו משפחות. גם בעלי נמצא בסכנה מסוימת במקום העבודה שלו, ואימא שלי כבר קיבלה חל"ת, וסביר להניח שהשלב הבא יהיה פיטורים, כי את מי לפטר?

אבל הם עובדים כי הם צריכים לפרנס את עצמם ולא ליפול לנטל על הילדים, שגם הילדים עכשיו במצב לא מי יודע מה. אז אני מאוד מזדהה עם המלחמה שלך, וכל מה שצריך כדי להיכנס תחת האלונקה, אנחנו פה, כי מבינים את זה היטב. תודה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין.

מה שקורה פה היום בכנסת,

אבל את סיימת את הדקה שלך, ואני רוצה להעביר את זכות הדיבור לחבר הכנסת סעיד, אני מבינה אותך היטב שאני סיימתי, אבל גם אתה סיימת, כי אתה זמני, אה, לאוסאמה סעדי. וזה דגל שחור אישי כלפיך, תודה. כי שום זכויות עבר לא יכולות, מה שקורה עכשיו.

אני מדגישה: אני לא בחרתי בך, כי אתה זמני כרגע. ואם אתה רוצה שאנחנו נבחר בך, תעלה את זה להצבעה, ותיתן לי אפשרות לבחור במי שאני רוצה שיכהן כיו"ר הכנסת.

את כרגע גונבת זמן לא שלי. אני פה לכמה שעות, אבל לחבר הכנסת אוסאמה סעדי יש זכות דיבור, אז הוא יכול לגשת למיקרופון.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מובן שאנחנו נמצאים וחיים בתקופה ממש קשה מבחינת התפשטות נגיף הקורונה, ומאות אלפים עכשיו סגורים בבתיהם. גם יש הרבה עסקים קטנים ובינוניים, אדוני היושב-ראש, שאנחנו מקבלים מהם פניות נואשות וקריאות עזרה והצילו. כל התוכניות הבומבסטיות ששמענו עליהן אין בהן כדי לעזור לעסקים האלה באופן המיידי. דחיית תשלומי הארנונה, המע"מ, מס הכנסה והמקדמות לביטוח לאומי לא תעזור לעסקים האלה, כי ממילא העסקים האלה בעוד חודש-חודשיים צריכים לשלם את התשלומים האלה. אבל בינתיים אין להם הכנסות, ואז בוודאי שהעסקים האלה יקרסו. מה שצריך, אדוני היושב-ראש, זו תוכנית מיידית להצלת העסקים האלה, לא על ידי דחיית התשלומים אלא על ידי ביטול התשלומים האלה. אם המדינה לא תבוא עכשיו לעזרת העסקים האלה לפחות על ידי ביטול התשלומים של הארנונה, של המע"מ, של מקדמות הביטוח הלאומי ועזרה, וכמובן, העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום יקבלו דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. בוודאי שאנחנו צריכים כולנו להירתם לעזרת העסקים האלה, ויפה שעה אחת קודם, כי אחרי זה כבר יהיה מאוחר להציל את העסקים האלה. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו, חבר הכנסת יעקב אשר, איננו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, זכות הדיבור שלך. אחריו, חבר הכנסת איימן עודה. תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בימים קשים אלה מצטווים התושבים, במדינה בכלל אבל ביישובים הכי חלשים במדינה, ביישובי הבדואים בדרום, ביישובים ובכפרים הלא-מוכרים, להישאר בבית.

כמנהיגות מקומית, קוראים לכולם לא לצאת מהבית אלא במקרים מאוד מאוד דחופים. הגענו לסיכום מסוים: להקפיא את הריסות הבתים בתקופה הקשה הזאת, בתקופת החירום, אלא שהבוקר הפתיעו אותנו אנשי היחידה הארצית של משרד האוצר בחלוקת עשרות צווים בכל יישובי הבדואים. כאילו התגרות בתושבים, כאילו התגרות, במצב החמור מאוד של אנשים, גם מבחינה נפשית, אנחנו מגייסים את העובדים הסוציאליים, את כל אנשי המקצוע, והחבר'ה האלה באים, מסכנים את עצמם, אדוני היושב-ראש, וגם מסכנים את התושבים. עכשיו מתארגנות עצרות והפגנות. אנחנו רוצים להרגיע את זה, אבל זו קריאה לשר כחלון: חבר'ה, אנחנו במצב חירום. זה לא הזמן להתחשבן אחד עם השני ולמאבקים מגעילים כאלה.

תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, בימים האחרונים של הבחירות פנה אלינו אבי דיכטר ואמר: אצחוה, יא ערב ישראל. רציתי להעביר כמה הערות לראש השב"כ לשעבר,

אנחנו לא "ערב ישראל". אתה יודע, לא אומרים "יהודי ישראל". יש היהודים בישראל, לא יהודי ישראל. רק אצלנו יש את ערביי ישראל. אנחנו הערבים הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. זו ההגדרה שלנו. לגבי אצחוה, כלומר "תתעוררו" אנחנו התעוררנו. (אומר בערבית: אנחנו ערים לגמרי.) בזכותנו, בזכות שני המנדטים שלנו, אין לנתניהו ממשלת ימין צרה. אך ורק בזכות שני המנדטים שלנו. אמרו שהגישה שלו היא אוריינטליסטית. אני חושב שזה גדול עליו. הגישה שלו מזכירה לאוכלוסייה הערבית את תקופת הממשל הצבאי, את המושל הצבאי, שפנה ליישובים הערביים ודיבר בערבית בסגנון כל כך גרוע ומתנשא, כמו הסגנון של דיכטר, ראש השב"כ לשעבר. אנחנו עשינו בדיוק ההפך, הגענו בכמויות והצבענו אך ורק לרשימה המשותפת. נמשיך להתעורר ועוד נחזיר לו. במידה שילכו, בפעם הבאה נביא 17 מנדטים.

תודה, חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, לפני יומיים העליתי בפני משרד הבריאות, פיקוד העורף וגם מד"א ארבע נקודות מרכזיות על הפערים והחוסרים בהקצאת משאבים לחברה הערבית, כמובן על רקע התפשטות נגיף הקורונה. אני מעלה אותן שוב במליאה. קודם כול, בקשר לאמצעי הסברה: ההנגשה והעברת המידע בשפה הערבית לוקות בחוסר רב, אין נגישות והן אינן מספיקות לאוכלוסייה.

אפליקציית קורונה של משרד הבריאות לא מתוכננת ולא מספקת מידע בשפה הערבית. האתר הרשמי של המשרד כולל מידע מצומצם ולפעמים לא עדכני, מה שהביא לוועדות מקומיות ואזוריות בחברה הערבית שיזמו אנשי בריאות מהחברה הערבית בהתנדבות, אלו נאלצים לתרגם הנחיות ולהנגיש אותן לאוכלוסייה. הנושא השני זה בקשר למרפאות ההתפרצות. מתוך 47 מרפאות התפרצות, רק מרפאה אחת מתוכננת לסוף החודש הזה בעיר נצרת. תחנות דרייב-אין, אומנם זה התחיל לפני יומיים בתל אביב, אבל אין בתכנון עכשיו להקים תחנה דומה בחברה הערבית. והנושא הרביעי והאחרון בנושא הזה, כמובן שהמדינה מחויבת לתת תמיכה וציוד רפואי למד"א, אבל בכפרים הערבים יש מד"א פרטי, יש שירות ניידות טיפול פרטיות. ולכן ראוי שהממשלה תתמוך גם בשירות הפרטי הזה, כי הוא שנותן את השירות בתוך הכפרים הערביים.

חברי הכנסת שנאמו מתבקשים לצאת. אנחנו ניתן עוד כחמש דקות לנאומים בני דקה ואז נעבור לנושא הבא, הקמת ועדה מסדרת. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון. כבוד היושב-ראש, עם כל הכבוד לחשיבות הנושאים הפרלמנטריים, אין ספק שהנושא של בריאות הציבור זה העיקר בימים הללו. אני מלווה את הנושא הזה, כמו חבריי ברשימה המשותפת. אנחנו מאוד מודאגים ממיעוט הבדיקות של מחלת הקורונה בקרב היישובים הערביים. אני מנסה לקבל נתונים וכמעט אין נתונים. אני שומע שבקושי 1% או 2% מהמאובחנים הם מהחברה הערבית.

אלה לא נתונים מדויקים, כי אנחנו לא מקבלים נתונים רשמיים. צריך להבטיח שהנגישות לבדיקות והנגישות לשירותי הבריאות יהיו שוויוניות לכולם. ולכן צריך גם להבטיח שיש בדיקות בקרב היישובים הערביים בחברה הערבית, שתחנות של "היבדק וסע" יוקמו גם ביישובים הערביים. אני מקווה שזה יקרה עוד היום או מחר, אחרי הישיבה שהייתה לנו עם מד"א. צריך גם להבטיח שיש מכשור רפואי לקיום הבדיקה לפחות בתוך בתי החולים ביישובים הערביים. לא יכול להיות שבית חולים בנצרת לוקח את הדגימה ושולח אותה מחוץ לעיר כדי לקבל את התוצאות. אלה נושאים מאוד בוערים, וכמובן צריך להכין גם את היישובים הערביים, יישובי הפריפריה במקרה חירום של התפרצות המחלה. השירותים הללו ביישובים הערביים עדיין מפגרים יחסית ליישובים היהודיים. הגיע הזמן לטפל בזה, ובמקום שראש הממשלה יסית וידבר על תומכי טרור וכדומה, הגיע הזמן שהוא יתעסק בדברים החיוניים הללו, במקום להמשיך את מסע ההסתה שלו. תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתריע על שערורייה שמתפתחת קמעה-קמעה וצריך לשים לה סוף. בחדשות אתמול סיפרו בכירים במשרד הבריאות שמשרד הביטחון פוגע להם ביכולת הרכש כיוון שהוא מציע מחירים גבוהים יותר עבור אותם מוצרים ומקיים רכש בנפרד ממשרד הבריאות. השר בנט הכחיש את זה. היום כרמלה מנשה חושפת מאבק שליטה, מי יוביל את המאבק בקורונה, משרד הבריאות או משרד הביטחון. מגפת הקורונה היא לא משחק והיא לא מקום למאבקי אגו בין שרים. ראש הממשלה צריך להבהיר היום או מתישהו שהוא, בשולחן עגול,

מקבלים החלטות מדיניות, ואף משרד לא עושה דין לעצמו או שבת לעצמו או מדיניות משל עצמו. האזרחים מצפים מאיתנו לעבודה מסודרת, מאוחדת וסינרגטית. אני מקווה שהדבר הזה יובהר בימים הקרובים, ושלא נגלה בדיעבד שהיו לנו פה שני משרדים שלא עבדו יחד למען האזרחים.

תודה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. חבר הכנסת פטין מולא,

חברת הכנסת סונדוס סאלח, איננה. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת בכל מקום אשר הם, גברתי השרה, אבקש בתחילה לשלוח לכל החולים המאושפזים והמבודדים בבית בריאות והחלמה מהירה. מדינת ישראל נמצאת בשעת חירום, מצב חירום אמיתי מול איום בלתי מזוהה, שעדיין לא נמצאה לו התרופה. וחבל, חבל מאוד שמה שהיה נכון עשרות שנים מאז הקמתה של המדינה, שבעיתות חירום ומשבר כולם מתאחדים ונכנסים יחד מתחת לאלונקה לשאת בנטל על מנת שנצא ממשבר זה, כאן אנחנו חווים פוליטיקה קטנה, מכוערת, מפלגת, משסה ציבור בציבור. אני רוצה לומר לאדוני היושב-ראש ולכל מי שצופה בנו: העם מאוחד, וחבל מאוד שיש עסקנים שעושים הון פוליטי בעת הזאת. תודה, חבר הכנסת יעקב מרגי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, גברתי. סלאם עליכום, ורחמת אללה וברכתו. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי וחברותיי חברי הכנסת בכל מקום אשר הם נמצאים, נולדתי ביישוב שנמצא בו אחוז הרופאים הגבוה בעולם ביחס למספר התושבים. אני מציינת נתון זה כדי להזכיר לכולנו כי אלפי רופאים ואנשי צוות ערבים עומדים איתן בימים אלה בחזית המאבק בנגיף הקורונה כדי להגן על חיי כולנו, יהודים וערבים.

להם אני מבקשת להצדיע, ואת ידיהם אני מבקשת לחזק. אחרים מכנים אותם ואת נציגיהם בבית זה תומכי טרור, אני קוראת להם תומכי חיים. מי ייתן ונוכל למגר את כל הנגיפים, קורונה וגזענות כאחד. תודה לחברת הכנסת יאסין. ברכות על הנאום הראשון שלך בכנסת. חבל שזה בפני אולם ריק, אבל, בכורח הנסיבות, מה שנקרא. חבר הכנסת יאיר גולן, איננו, חבר הכנסת אבי ניסנקורן,

לכן, חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. בשבועות האחרונים חשפו בפני אזרחי מדינת ישראל שורה של מחדלים של הממשלה והעומד בראשה: הזנחת מערכת הבריאות, שחיקת מנגנון דמי האבטלה, היעדר רשת ביטחון כלכלית לציבור העצמאים והיעדר שדרה ניהולית מנהיגותית. את כל ההחלטות הדרקוניות, שאנו עדים להן בשבועות האחרונים מדי ערב בטלוויזיה מבלי שניתן די זמן לבחון את האפקטיביות שלהן, מקבל אדם אחד, והבוקר קראתי שאפילו ללא שיתופו של שר הבריאות שהוא עצמו מינה לתפקיד הזה. התרעתי בשנים האחרונות לא פעם על הנזק שהקיצוצים למערכת הבריאות עוד יגרמו, קיצוץ של עשרות עד מאות מיליוני שקלים ממערכת שהיא רעבה גם כך. רק ב-2019 קוצצו 300 מיליון שקלים בבסיס, זה אומר שיהיו פחות 300 מיליון שקלים גם ב-2020. ולדבר אחר, אדוני היושב-ראש, ואי-אפשר להתעלם מכך, מקוממת במיוחד אמירתו של השר לוין, ואני אומר פה: כל החלטה של בית המשפט העליון אנחנו נכבד ונלך על פיה, וכל מה שיוחלט. אומר השר לוין: אם נשיאת העליון חיות רוצה לפתוח את הכנסת או את מליאת הכנסת, היא מוזמנת להגיע לכנסת ולפתוח את המליאה בעצמה יחד עם משמר בתי המשפט. אני לא חושב שצריך את זה במדינת ישראל.

פשוט בושה. שר בישראל.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת קטי שטרית, איננה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש, מזה שנים רבות מנהל ראש הממשלה בישראל מערכה חסרת רסן של הסתה והטפה לשנאה כלפי 20% מכלל תושבי המדינה וכלפי הנציגים הנבחרים שלהם בכנסת. מערכה משומנת זו של שנאה וגזענות לא רק שלא הופסקה בעת חירום זו, אלא היא הוגברה, והטונים הגזעניים שבה נהיו חדים וקשים אף יותר. גם בימים אלה, שבהם אזרחי המדינה, יהודים וערבים, והצוותים הרפואיים, אף הם יהודים וערבים, מתמודדים בחזית הקדמית במלחמה בנגיף הקורונה, ממשיך בנימין נתניהו להטיף לשנאה ולגזענות כנגד החברה הערבית, וממשיך להסית נגד הנציגים הנבחרים של האוכלוסייה הערבית בכנסת. מר נתניהו, תתבייש לך כבר, ותפסיק עם מסע הגזענות, ההסתה והשנאה שלך כלפי החברה הערבית. (אומר בערבית: מספיק, די.) תודה לחבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה.

חברי הכנסת, אין לי ספק שאת הקורונה ננצח. כולנו נתגייס ונדביר את המחלה הזאת ונשקם את המשק ונעבוד ביחד, כולנו במשימה הזאת.

אם לא נשמור על המוסדות הדמוקרטיים שלנו, את זה יהיה קשה מאוד לשקם, ומזה ייקח לנו שנים רבות להשתקם. והמוסדות האלה הם הבית הזה, בית המחוקקים, הם בתי המשפט, בית המשפט העליון, בית המשפט הגבוה לצדק, בג"ץ, התקשורת החופשית, מערכת החינוך הפלורליסטית. כל הדברים האלה, תשתית המשטר והיסודות הדמוקרטיים. ואם אנחנו ברגעים האלה, תוך כדי מאבק בקורונה נהרוס את היסודות שעליהם אנחנו עומדים כולנו,

כולנו, לא תהיה לנו תקומה מן העניין, וגם במאבק בקורונה יהיה קשה לנו להתמודד. לכן אני גם פונה אליך וגם אל כל חברי הכנסת: זה הזמן להכניס את הכנסת לפעילות מלאה, להקים היום את הוועדות, לקיים הצבעה על בחירת יו"ר, להיענות להמלצה, לבקשה, אפשר להגיד להחלטה, של בג"ץ, ולנוע קדימה. דווקא בשעת חירום חיוני לעשות את זה. היום דווקא, לעשות כאן פיליבסטר נגד הקמת ועדות, זה פשוט דבר שלא ייאמן, ואני קורא לכל חברי הכנסת להתגייס יחד ולעשות את זה. אני חייב גם להגיד שהקורונה בעיניי היא רק תירוץ. ההתנכלות של נתניהו למוסדות הדמוקרטיים כבר נמשכת הרבה מאוד זמן, היא נובעת מההסתבכות המשפטית הפלילית שלו, תודה, אדוני.

תודה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. סליחה.

התחלפנו. אה, בבקשה. אז אם לפי הרשימה חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, מה שיגיד היושב-ראש. אחריו, אלעזר שטרן, ואחריו, אנטאנס שחאדה.

בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת ריקה, אני מקווה שנתגבר די מהר על העניין הטכנולוגי הזה ולא נבוא לדבר רק מול מסכי הטלוויזיה. אני קראתי היום את מה שאמר שר המשפטים בתגובה שלו להחלטת בג"ץ, שאם הוא היה במקומך הוא היה אומר לא. אני חשבתי שזו גם דרך מצוינת להמליץ לראש הממשלה: אם כבר שר המשפטים

הטרור. אז על ראש הגנב בוער הכובע, ואז כשמדברים על גזענות יש כאלה שנעלבים יותר מהר מאשר אחרים,

אם כבר, אז אני רציתי לדבר על הנגיף המאוד-מסוכן של הגזענות, אדוני היושב-ראש, שהוא מלווה אותנו הרבה לפני הקורונה,

לצערי הרב, בהובלת ראש ממשלה במדינת ישראל וכמה שרים קטנים איתו, ימשיך ללוות אותנו גם בתקופה הקרובה.

עם נגיף הקורונה אולי נצליח, עם כל הקשיים, איכשהו להסתדר. כנראה שעם נגיף הגזענות נצטרך לעבוד הרבה יותר קשה. תודה לך.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני. אחריו כאמור, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. אדוני היושב-ראש, אני בטוח, אני יודע, שעוברים עליך ימים קשים. הייתה לי אליך הערכה עמוקה, יש לי אליך הערכה עמוקה, וגם תהיה הערכה עמוקה. לפעמים אנחנו צריכים לצאת קצת מהמציאות של עצמנו בשביל להבין איפה אנחנו נמצאים באמת. גם כשאתה מג"ד בצנחנים אתה תיקח סמל בן 20, תעלה אותו למעלה, ותגיד: מה התמונה האמיתית? כיוון שאני רואה משהו מסוים. אני יצאתי אל המפגינים החוצה היום, יצאתי אל המפגינים החוצה, ובאפלה הזאת שאנחנו נמצאים בה אני תמיד אוהב לראות אנשים שיוצאים מהבית בשביל לעשות מעשה. ואני חושב שמאות המכוניות ואלפי האנשים מאפשרים לכל אחד מאיתנו לעלות לעמדת תצפית ולהסתכל. אני חושב שמה שקורה לכנסת ולפוליטיקה מחייב כל אחד מאיתנו להסתכל מבחוץ ולהבין על איזה עברי פי פחת אנחנו.

האחרונה: יצאתי החוצה, וכשחזרתי מההפגנה למשכן שמעתי את מה שאמר שר המשפטים, שהוא קורא לך לא לכבד את החלטת בג"ץ, אני משוכנע שאין אפילו שבריר של סיכוי בעולם שתאזין לו הפעם.

לגבי המפגינים אני רק יכול לומר לך, חבר הכנסת אלעזר שטרן: גם אני אוהב אזרחים אכפתיים שיוצאים החוצה. אילו הייתי מורה, או מהנדס, או נהג, והייתי יושב בימים אלה בבית ושומע כל הזמן שאין כנסת, אין יותר דמוקרטיה, אין פיקוח פרלמנטרי, הכול נגמר, גנבו את המפתחות וזרקו לכינרת, גם אני הייתי יוצא להפגין. זאת עמדתי. חבל מאוד שהדברים האלו נאמרו לאזרחים. הם אנשים אינטליגנטיים, הם שופטים את המציאות.

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אדוני היושב-ראש.

אני התחלפתי עם תמר זנדברג ואני מחכה 27 דקות בחוץ. אבל מה זה "התחלפתי"? הייתה רשימה. אתה היית סגן יושב-ראש כנסת בשלוש כנסות, חצי שעה הייתי אמור לדבר, התחשבתי בחברי כנסת שנמצאו ברשימה, אני כבר לא יכול להוסיף לרשימה. אבל זה לא להוסיף, אדוני. אני מכיר את התקנון כמוך. יש לפי שורת הדין ויש לפנים. אתה יכול להגיד לי:

לא רוצה לתת לך לדבר.

אוי, נו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אל תצטרף למי שפה יומיים ואומר את השטויות האלה. אני מחכה 25 דקות. למה, שילך לבג"ץ, לא נותנים לי?

בבקשה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. במיוחד

אדוני, תירשם, עוד מעט הדיון על הוועדה המסדרת. תדבר שלוש דקות. אדוני.

אני מכיר את התקנון כמוך. גם אני הייתי, פחות ותיק ממך. אני אומר לך, אני עומד 25 דקות, כנראה הייתה טעות, התחלפתי עם תמר זנדברג. אבל זה לא רשום, אדוני. אנחנו כבר בגלישה, אבל הודענו לכם, אדוני. מעבר לדיון. הודענו לכם, אדוני.

אבל אני אומר: מתחיל עוד כמה דקות דיון אחר. תירשם, דבר שלוש דקות. אתה יכול להגיד לי: אני לא רוצה לתת לך לדבר. בסדר, נו, אתה יכול להגיד לי:

אדוני היושב-ראש, חבריי הנכבדים שאינם, בבקשה. גם אני מצטרף לחברי דוקטור אחמד טיבי ומוחה על זה שלא נתתם לו להתבטא ולהגיד מה שיש לו.

אני רוצה לדבר גם על המסית הגדול, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמנצל את המשבר, שמנצל את ההופעות שלו בטלוויזיה וממשיך להסית נגד הרשימה המשותפת ונגד 20% מהאוכלוסייה במדינה, נגד האזרחים הערבים. הוא עושה את זה יום-יום, וגם השרה שנמצאת איתנו כאן עשתה את זה לפני כמה דקות. אני רוצה להראות מה הממשלה הזאת עושה לאזרחים הערבים במשבר הזה. אדוני היושב-ראש, לפי נתוני משרד הבריאות כ-1% מכלל האזרחים, התושבים, ביישובים היהודיים נמצאים בהסגר כי יש חשש שנדבקו בנגיף. לעומת זאת, רק כ-0.3% קרי, שליש מהאחוז הזה, ביישובים הערביים נמצאים בהסגר. זה לא שהנגיף לא הגיע ליישובים הערביים, אדוני, זה אומר שיש מחסור גדול בבדיקות ביישובים הערביים, שממילא סובלים ממחלות באחוז גדול יותר: סוכרת, לחץ דם,

כל המחלות נמצאות באחוז גדול יותר ביישובים הערביים וחסרים שירותי בריאות. אין אף בית חולים ביישובים הערביים חוץ מנצרת, שירותי הבריאות מפגרים בעשרות שנים. אני מתריע מכאן שתוך שבוע, עשרה ימים, חס וחלילה המחלה תתפרץ ביישובים הערביים בגלל אותה ממשלה רשלנית, שרק מסיתה כלפי האזרחים הערבים ואינה ממלאת את תפקידה. הנגיף אינו מבדיל בין יהודים לערבים והוא יגיע ליישובים הערביים, ואז הוא ימשיך להסית נגד האוכלוסייה הערבית.

תודה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. אחרון הדוברים בנאומים בני דקה יהיה חבר הכנסת יעקב טסלר. בבקשה, אדוני.

גברתי השרה, אני אתן לך להתייחס לדברים שנאמרו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בפנייה ששלחתי לשר הרווחה, מר אופיר אקוניס, ובה שטוחה בקשתי הנוגעת לדמי אבטלה לצעירים שגילם הוא מתחת ל-20.

המשק בישראל מונה אלפי עובדים צעירים שטרם מלאו להם שני עשורים, שמוכנים לעבוד בכל משרה ובלבד שיוכלו להרוויח מעט כסף כדי לפרנס את משפחותיהם או את עצמם. צעירים אלו, כפי שאנו מתבשרים, עומדים בפני שוקת שבורה כאשר הם פוטרו ממקומות עבודתם בעת הזו אבל מתוקף הנהלים אין להם עוגן כלכלי בדמות הביטוח הלאומי מפאת גילם הצעיר. הם גם לא יכולים למצוא כעת עבודה או תעסוקה חלופית. פניתי לשר אקוניס, ואני קורא לביטוח הלאומי, מעל במה נכבדה זו, לחרוג באופן חד-פעמי מהתנאים המגבילים הנוגעים לדמי האבטלה ולאשר בהוראת שעה הקלה נוספת גם לצעירים עובדים שמצאו את עצמם כרגע מחוסרי תעסוקה ועבודה בעקבות פיטורים, שיוכלו לקבל פיצוי הולם באמצעות דמי אבטלה גם אם אינם עומדים בקריטריונים הנדרשים בעת שגרה. אדוני היושב-ראש, דומני שזה יהיה אחד הצעדים הסוציאליים החשובים ביותר שאנחנו יכולים לעשות עבור אותם מפוטרים, שיהיו אסירי תודה שחשבנו עליהם בשעת החירום הזאת.

תודה, חבר הכנסת טסלר. עד כאן נאומים בני דקה. השרה התורנית, שרת התרבות והספורט חברת הכנסת מירי רגב, ביקשה להתייחס לדברי הנואמים. הזכות נתונה לה, בוודאי.

תודה רבה לך, כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי יולי אדלשטיין, אני מחזקת אותך בימים אלו. כנסת לא נכבדה, היום מתנוסס דגל שחור על הכנסת ועל הדמוקרטיה שלנו. צר לי, חברים וחברות, הכבוד שאפיין את הבית הזה לאורך שנים סר ממנו. מעולם כנסת ישראל לא פעלה באופן חד-צדדי ולא אפשרה הקמת ועדות כנסת שלא בתיאום ושלא מתוך הבנה והסכמות. החלטת בג"ץ מהיום היא בעצם השתלטות על הכנסת, דבר שמנוגד לכל דמוקרטיה. בג"ץ, יחד עם כחול לבן, הפכו את הדמוקרטיה לדיקטטורה משפטית. רק יושב-ראש הכנסת, על פי התקנון, יכול לקבוע מתי המליאה מתכנסת ומה על סדר-יומה. החלטת בית המשפט היא בעצם הפיכה שלטונית שאינה מייצגת ומנותקת מהציבור. דווקא ברוח הימים האלה, ערב חג הפסח, נכון אולי לשאול מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. אוי לבושה, כמה שהוא השתנה. שהרי בכל הלילות מעולם לא ראה הבית הזה התנהלות מביישת ומבזה, שבה המיעוט היהודי-ציוני חובר למיעוט קיצוני תומך טרור על מנת להשתלט על הכנסת ובזה הוא מבטל את החלטת הרוב היהודי הציוני. המיעוט היהודי-ציוני, יחד עם תומכי טרור, מבקשים לבצע פוטש ולהתנקש בדמוקרטיה שלנו. לכאורה בשם הדמוקרטיה הם משתמשים בכלים הדמוקרטיים כדי להפוך את המשכן הזה לאנרכיה. ההיסטוריה, רבותיי, נכתבת בשעות אלו ממש.

המיעוט היהודי הציוני הנתמך בתומכי טרור, עומדים היום למשפט ההיסטוריה, ואתם בחרתם להיות בצד הלא-נכון של ההיסטוריה. חברי כנסת הנמנים עם כחול לבן, בדגש על רביעיית הקוקפיט, יחד עם ליברמן, דורסים את הכנסת כי הם לא מקבלים את צו השעה ואת צו הבוחר. הם שיקרו ומשקרים לציבור. גנץ, אשכנזי, לפיד, בוגי וליברמן ממשיכים לשקר לציבור: הם אמרו לציבור שהם לא ישבו עם תומכי טרור, והם יושבים גם יושבים עם תומכי טרור. הם מוכנים לבצע מהלכים לא מוסריים, לא חוקיים, רק בשם הרצון להחליף את השלטון, שנבחר על ידי רוב יהודי ציוני, בדרך של פוליטיקה קטנה, כי הם יודעים שהם לא יכולים לנצח אותנו בבחירות. למה אתם לא מקימים ממשלה, מר גנץ? אתם יודעים שאתם לא יכולים להקים ממשלה עם תומכי טרור, כי אין לכם רוב. יש שלושה צדיקים בסדום: אורלי לוי, יועז הנדל וצביקה האוזר. אתם יודעים שבלעדיהם אין לכם ממשלה. אמר את זה עפר שלח. הוא לא מתבייש, הוא אומר את האמת: אם הם היו מצביעים איתנו היינו מקימים היום ממשלה עם תומכי הטרור. אתם לא רוצים אחדות, אתם לא רוצים שעת חירום. אלפים בעולם מתים בעקבות מגפת הקורונה. זה לא ספין, זה לא פייק ניוז, זאת מציאות אמיתית שנמצאת גם פה אצלנו. כלכלות קורסות, מערכות בריאות במדינות מתקדמות בעולם דורשות הנשמה, חלקן כבר במוות קליני. ומה איתנו? אנחנו עדיין, ברוך השם, כן, ברוך השם, על הרגליים, שורדים, עומדים על המשמר, נכונים לעתיד לבוא, וזאת בעקבות מנהיגותו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שפועל באופן אחראי, מתוך דאגה אמיתית לאזרחי מדינת ישראל. הוא מקבל מחמאות ממנהיגי העולם כולו. ומה עושים הקמפיין והקוקפיט המנותק של כחול לבן? קוראים לאנשים לצאת מהבית, עולים לכנסת עם דגלים שחורים, מארגנים מחאות, עסוקים בתעלולים ובתחמנות פוליטית, מבקשים להשתלט על הבית הזה. זה מעשה לא דמוקרטי, זאת מנהיגות פושעת. גררתם את המדינה פעם אחר פעם לבחירות, סירבתם לכל הצעה, רוטציה, ממשלה פריטטית, ועכשיו הרהבתם עוז וחוצפה ובחרתם ללכת למתווה של הדחת יושב-ראש הכנסת, מעשה לא דמוקרטי, מעשה דורסני, הנשען על מחנה השנאה לביבי והבוז לציונות ולרוב היהודי. אני אומרת מכאן: אם תדיחו את יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, דעו כי גזרתם בכך על ישראל בחירות בפעם הרביעית. ככה לא בונים אמון. ככה לא בונים אחדות. אזרחי ישראל, אל תטעו, שוב משקרים לכם. אנו ערים לתוכנית של אנשי כחול לבן: קודם הם רוצים להשתלט על מוסדות הכנסת, לאחר מכן הדחה של היושב-ראש, לאחר מכן חקיקה, חוקים פרסונליים, חוקים אנטי-ביבי, חוק הכי לא דמוקרטי, חוקי איראן, חוק מבית היוצר של הדמוקרט הגדול שהפך לכוהן הגדול של כחול לבן, יאיר לפיד. חוק של אדם אחד שכל תכליתו שקר והטעיה, הונאה ושיסוי. על האדם הזה כחול לבן תולים את יהבם. מה לא תעשו כדי לנצח, גם במחיר של חילול המשכן הדמוקרטי הזה? החוק הזה מבטל את הדמוקרטיה הישראלית בכך שהוא מונע וגונב את החלטת הרוב היהודי-ציוני. החוק לחיסול הדמוקרטיה ולחיסול הקול שלכם, 2.5 מיליון איש, אתם שבחרתם בראש הממשלה נתניהו להמשיך ולהנהיג אותנו. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, כי אתם יודעים, כי גם הם יודעים שהם לא יכולים לעמוד מולנו בבחירות. והם נשענים על מי? על אחמד טיבי, על יזבק, על תומכי הטרור. אוי לבושה. אוי לבושה. תראו מה קורה בבירות העולם שאליהן כחול לבן נושאים את עיניהם: צרפת, איטליה, בלגיה, ארצות הברית, כולם מגויסים, כולם פטריוטים. כן, פטריוטים זאת לא מילה גסה. העולם כולו כאחד, דמוקרטים ורפובליקנים, שמרנים וליברלים, שמאל וימין, כולם נכנסים תחת האלונקה חדורי משימה ורוח קרב לנצח את האויב המנסה לחרב את הבית. ומה עושה הקוקפיט של גנרלים, שלושה גנרלים ורב"ט אחד? מנצלים את שעת החירום כאחרון הנפקדים והעריקים, בורחים בשעת המלחמה, מפקירים את החיילים, את המדינה ואת האזרחים. אני גדלתי בצבא הגנה לישראל. כמפקדת וכקצינה חינכתי תמיד את הפקודים שלי להמשיך לתת למדינה, בעיקר כשקשה. לא לברוח. זאת מנהיגות. אתם קוקפיט מנותק, גוררים את המדינה לכאוס. בוחרים לברוח ולבנות את עגל הזהב, ומוותרים על הערכים הבסיסיים של ערבות הדדית, אחריות לאומית וממלכתיות. אני קוראת לכם מכאן: עוד לא מאוחר, שעת חירום אמיתית היא לעם ישראל. העם רוצה אחדות. ההצעה שלנו עומדת בעינה: ממשלת אחדות שוויונית פריטטית על בסיס אמון מלא. ראש הממשלה בא והציע הצעה נדיבה ביותר רק משום שאזרחי מדינת ישראל מעניינים אותו.

לא, לא, את הקוקפיט בכחול לבן מעניין הכיסא שלהם. התקופה החשוכה הזאת, בארוק הגנרלים היא תיחשב כך בהיסטוריה. אולי תנצחו בקרב, אבל תפסידו במערכה ותפסידו את הקול של העם. גנץ, תסתכל לי בעיניים: תגלה מנהיגות, תפסיק לפחד. הציבור חשוב יותר מלפיד. תכבה את לפיד השנאה, ונבעיר יחד את אש האחדות. זאת המשימה שלך, זאת מנהיגות אמיתית. כך פועלים במצב משבר. אזרחי מדינת ישראל, אנו, ממשלת ישראל, פועלים יום-יום, בהובלתו של ראש הממשלה נתניהו, לאפשר לכם רשת ביטחון בריאותית וכלכלית. אנא מכם, הישמעו להוראות משרד הבריאות. זה בניגוד לטבע שלנו, לחבק, לנשק, לארח, להתארח, אבל היום הריחוק הפיזי הוא המפתח לערבות ההדדית, והוא המפתח למנוע את המשך ההידבקות במחלה. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה, גברתי השרה מירי רגב. עד כאן נאומים בני דקה. רק תיקון קטן, גברתי השרה: מכיוון שדיברת על החלטת בג"ץ, אין עדיין שום החלטת בג"ץ.

פנייה שלהם אליי, אין שום החלטת בג"ץ. חברים, אנחנו עוברים לנושא הבא, ואני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אבי ניסנקורן להציע למליאה הצעה להקמת ועדה מסדרת. לאחר מכן, כמצוות התקנון, דיון והצבעה. תודה, אדוני כבוד היושב-ראש. אני רוצה לציין שכששר משפטים מייעץ ליו"ר הכנסת להגיד "לא" בשאלת בית המשפט העליון, וכשיריב לוין, שלפי פרסומים בעבר רצה להיות שר משפטים, אומר לנשיאת בית המשפט העליון: בואי עם משמר בתי המשפט ותפתחי בעצמך את הכנסת, אז לאן הגענו? יש לי חבר לסיעה שכתב: משוגעים, רדו מהגג. הדמוקרטיה, צריך לשמור עליה.

אסור להתבלבל. אי-אפשר לשבת פה ולתת נאום חוצב להבות, מירי רגב, כשבצד השני מנתצים את הדמוקרטיה, מזלזלים בבית המשפט העליון, מחרבים אותו. ובושה לבית הזה שהגענו בכלל לסיטואציה הזאת. זו בושה לכם. אני חושב גם, עם כל הכבוד לציונים שנותנים לכל אחד, שצריך להתנהג באחריות.

בכל מה שקשור לקורונה, מתנהלת באחריות מרבית ותיתן גיבוי מלא. אני מקווה גם שתקום היום ועדה בנושא הקורונה, שתאפשר גם פיקוח בנושא הזה לטובת האזרחים.

אדוני היושב-ראש, לוועדה המסדרת

עד לבחירת ועדת הכנסת, סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת. הוועדה תורכב מ-17 חברים לפי מפתח המייצג את גודל הסיעות. להלן ההרכב המוצע של הוועדה: הליכוד, חמישה חברים, הם לא ציינו עדיין את השמות, כחול לבן, חמישה חברים: קארין אלהרר, יזהר שי, פנינה תמנו שטה, אסף זמיר, אבי ניסנקורן, יושב-ראש, הרשימה המשותפת, שני נציגים, ישראל ביתנו, עודד פורר, ש"ס, נציג אחד, יהדות התורה, נציג אחד, העבודה-מרצ, מרב מיכאלי, הימין החדש, מתן כהנא. אני מבקש להעמיד את ההצעה הזאת להצבעה.

תודה לחבר הכנסת אבי ניסנקורן. רק שימו לב למה שאמר חבר הכנסת ניסנקורן. זה אכן נכון, אין צורך בבחירת יושב-ראש הוועדה, כי לפי החוק נציג סיעתו של מי שיש לו מנדט להרכבת הממשלה מכהן כיושב-ראש הוועדה המסדרת עד תום המנדט, ולכן הסיעה בחרה בחבר הכנסת אבי ניסנקורן. נקודה שנייה, חבר הכנסת ניסנקורן, זה לא חלק מן הדיון,

אם אכן, אני מקווה, בתוך פרק זמן קצר נסיים פה את הדיון ותלכו לעבוד בוועדה המסדרת, בכל הקשור להקמת ועדת קורונה, שאני מאוד בעדה, תעבדו טוב מול הייעוץ המשפטי להגדיר את הסמכויות כך שלא תהיה כל הזמן לנשיאות התלבטות איזו ועדה אחראית למה, מול ועדת כספים, מול ועדת חוץ וביטחון. תגדירו את התחומים היטב. זאת בקשתי אליך כיושב-ראש הוועדה המסדרת. אנחנו פותחים את הדיון. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, ראשון הדוברים. עד שלוש דקות לכל דובר. אחריו, חבר הכנסת איציק שמולי. חברים, אני חושב שכולם מבינים היום שמדינת ישראל נתפסה עם המכנסיים למטה לנוכח וירוס הקורונה. לצערי הרב, ככל שעובר הזמן כך מתגלה בפנינו מציאות עגומה של חוסר מוכנות של מערכת הבריאות, של המשרדים החברתיים שאמורים לתמוך,

חבר הכנסת קושניר,

סדרנים, חבר הכנסת ניסנקורן, אם תרצה להישאר כאן לאורך הדיון מכיוון שאולי תרצה גם להשיב למתדיינים או משהו כזה, אז אתה רשאי להישאר. כל שאר חברי הכנסת, אחרי שנואמים, יוצאים.

אדוני ימשיך. אז אני אומר שנתפסנו עם המכנסיים למטה, וככל שהזמן עובר המציאות העגומה רק מתגלה יותר ויותר. ואנחנו רואים ועדים לחוסר המוכנות של מערכת הבריאות, של המשרדים החברתיים שאמורים לתמוך באוכלוסייה מתקשה בשגרה ובמיוחד בחירום. כל בר-דעת ידע עוד בדצמבר שווירוס הקורונה יחדור לישראל, אבל ראש הממשלה היה עסוק בלהשמיץ ולהסית במקום להתכונן ולהכין את המשק לצונאמי בריאותי וכלכלי.

בשיא המשבר, הליכוד משקיע כסף חסר תקדים, בבריאות?

בסיוע לעסקים קטנים?

בסיוע לקשישים?

בסיוע למובטלים החדשים?

הליכוד משקיע את כספי משלם המיסים בקמפיין השמצה נגד ישראל ביתנו. ואיך מטפלים באזרחים? בהופעות בתקשורת ובפיזור הבטחות ובסגר, כמובן. משביתים את המשק בלי להציע חבילת סיוע לעסקים, משאירים את הילדים בבית בלי לחשוב על מערך לימודים מקוון, מוציאים אנשים לאבטלה ומסכנים את הקשישים ומתקינים הרבה מאוד

אבל שום דבר לא לטובת האזרחים אלא לטובת המערכת, לטובת אותה ממשלת המעבר הנצחית. ובכל זאת, בעקבות פניות של מאות אזרחים מודאגים בימים האחרונים פניתי לגורמים הרלוונטיים עם הצעות ייעול והצעות לפתרונות, לשרת הבינוי והשיכון, לשר הרווחה, לשר הקליטה וגם לשר הבריאות. פניתי לשר העלייה והקליטה ולשרת השיכון בדרישה לבצע בדיקות לכלל הקשישים המתגוררים בדיור מוגן שבאחריותם. ידוע לכול הרי כי הקשישים האלה הם הנפגעים העיקריים מהווירוס ולכן ככל שנקדים לבדוק אותם כך נוכל להציל את חייהם. פניתי גם לשר הרווחה אופיר אקוניס בבקשה להקדים את תשלומי דמי האבטלה לתחילת חודש אפריל וזאת במטרה להקל את הנטל הכלכלי לקראת חג הפסח. הרי מאות אלפי אנשים, ליתר דיוק מעל 500,000 איש, יושבים כרגע בבתים ולא יודעים מה יהיה מקור פרנסתם בחודש הבא, והם תלויים בחסדי המדינה ובחסדי אותה ממשלת מעבר. פניתי גם לשר הבריאות הרב יעקב ליצמן כדי שיתקין תקנות שמאפשרות לקשישים להצטייד במזון במרכולים בשעות נפרדות ולכל הפחות

יש עוד הרבה מאוד נושאים, ולכן אני חושב שחשוב מאוד להקים את הוועדות ללא דיחוי כדי שנוכל לפקח על אותה ממשלת מעבר, שלצערי פועלת רק למטרה אחת ויחידה: לטובתו של ראש ממשלת המעבר, המלך, שמש העמים, מר בנימין נתניהו. ואם אתם לא מאמינים לי, תראו רגע אחורה את הנאום של השרה מירי רגב, תראו כמה פעמים היא אמרה "ביבי נתניהו" בנאום שלה. זה הפך להיות אצלה פסיק ונקודה.

תודה, חבר הכנסת אלכס קושניר. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, אדוני.

חברת הכנסת היבה יזבק. פחות פעמים ממה שאתה אומר ליברמן.

תאמיני לי שאם נספור, את תפסידי. חברים. הכי לא דמוקרטית שיכולה להיות.

כשיש רוב זה, אם

אתם מפריעים לנואם הבא להיכנס למליאה כרגע.

אם אין נאמנות, אין אזרחות, שבוע טוב לא יהיה. עד שלוש דקות לרשות אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, האירוע הזה של הקמת הוועדות הוא אירוע חשוב ביותר. כל כך הרבה אזרחים נושאים את עיניהם לירושלים, לבית הזה, ומשוועים לפתרונות, להצעות, להבהרות בכל אחד ואחד מהתחומים שבהם נוגע הסיפור של הקורונה. זה מתחיל בבעלי עסקים קטנים ובינוניים. אנחנו שומעים על כל כך הרבה עצמאים, שבאמת, כואב הלב, איבדו את מטה לחמם. ואנחנו בוודאי גם כאשר הממשלה מנסה לעשות, אני חושב שבהקשר הזה הצעדים עד כה הם דלים ולא מספיקים, אי-אפשר לומר לעצמאים, וגם לא לכולם אלא לחלקם, שהם יקבלו 6,000 שקל כדי להתמודד עם האירוע הקטסטרופלי הזה של החודשים הקרובים. זה נוגע גם לאוכלוסייה המבוגרת, אדוני היושב-ראש. אנחנו שומעים על יותר מדי מקומות, בעיקר בתי אבות, שחסר בהם ציוד מיגון, שחסרות בהם בדיקות. אנחנו שמענו על השערורייה הזאת שבמסגרתה כל השכירים שיוצאים לחל"ת מקבלים דמי אבטלה,

אבל את מי בחרו להפלות בצווי החירום של הממשלה? את האוכלוסייה המבוגרת. אותה אוכלוסייה מבוגרת שנשארה בשוק העבודה אחרי גיל 67, אחרי גיל הפרישה. היא עשתה את זה כי לא הייתה לה ברירה, כי היא לא יכולה לחיות בחוץ מ-2,000 שקל. ועכשיו, כאשר היא יוצאת לחל"ת, מוציאים אותם בעל כורחם, אומרים להם בביטוח הלאומי:

אין כפל מבצעים, לא תוכלו לקבל גם קצבת זקנה, מי יודע מה, כמה כסף יש בקצבה הזאת, וגם דמי אבטלה. ואני מזכיר לכולם, אלה אנשים ששילמו מיסים. וזה נוגע גם לאנשים מבוגרים,

שספונים בביתם. אנחנו צריכים לוודא כחברה שבאמת יש מענה לכל מחסורם. הוועדות הן בהחלט הזירה שבמסגרתה, למרות הכנסת המפולגת והמסוכסכת כפי שאנחנו רואים, נוכל למצוא,

פתרונות משותפים. אנחנו מתמודדים עם אחד האתגרים הקשים ביותר והחמורים ביותר שידעה מדינת ישראל. רק עכשיו הוגש דוח נוקב מאוד של מבקר המדינה על אי-היערכות של מערכת הבריאות מול האירוע של המגפה. זה דוח אגרנט של מערכת הבריאות, שנקלעה ליום הכיפורים שלה. זה כל מה שהתרענו עליו: המחסור ברופאים,

העובדה שמערכת הבריאות שלנו מתוקצבת ב-15 מיליארד שקל פחות כל שנה. מערכת שבשגרה נמצאת באי-ספיקה לא באמת יכולה לעמוד איתן מול אירוע קיצון כזה של מגפה. אנחנו חייבים, בשבועות הקרובים, ואמרתי את זה, אנחנו ניתן רשת ביטחון של ממש לכל מהלך הגיוני שנועד להתמודד עם הקורונה, ההשלכות החברתיות הכלכליות שלה ובוודאי אלו הבריאותיות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת שמולי. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. עד שלוש דקות לרשות גברתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה וריקה, מגפת הקורונה משפיעה על כולנו. הנזק הרפואי והנזק הכלכלי כבר מורגשים בכל מקום. למעלה מחצי מיליון אזרחים הצטרפו למעגל האבטלה, שהתחיל החודש. עסקים רבים נאלצים לסגור ולא יודעים איך יעמדו בהתחייבויות הכלכליות שלהם. המצב הנוראי הזה משתק את הכול. אך דבר אחד מגפת הקורונה לא מצליחה לשתק: ההסתה חסרת הרסן של ראש הממשלה נגד האזרחים הערבים ונציגיהם. כנראה זה קשה להבנה כי כ-600,000 אנשים, אזרחים, יצאו והצביעו עבורנו, אנחנו, הרשימה המשותפת, אשר מייצגת את הצדק ואת השוויון. אני מציעה לכל מי שמתקשה לעכל את העניין להתחיל להתרגל, כי אנחנו, 15 הח"כים של המשותפת, מתכוונים להמשיך לפעול נגד גזענות ולמען צדק. ולמען תומכי הטרור. ולפעול למען תומכי הטרור,

שוב עולה כי הערבים נעדרים כליל מן השיח. אין מרואיינים ערבים בפאנלים,

אין גם מרכזי בדיקות באף יישוב ערבי. נראה שהחברה הערבית, כמו בכל משבר, זוכה ליחס שנע בין התעלמות מוחלטת להסתה. החברה הערבית זכאית ליחס הוגן ככל חברה אחרת בעת התמודדות עם המגפה, אך גם עניין בריאותי ואנושי זה הופך שוב לעניין של שאלה פוליטית. עוד לפני הקורונה חשוב לזכור כי החברה הערבית היא חברה ענייה. כמחצית מהחברה הערבית נמצאת מתחת לקו העוני, ושיעור התעסוקה בחברה הערבית עמד בשנת 2019 על 43%, לעומת 65% בקרב הציבור היהודי. במצב מאוד עגום שכזה כל פגיעה נוספת היא בגדר סכנה משמעותית לפרנסה וליכולת ההישרדות של הציבור. כל פגיעה נוספת הופכת את החיים לעוד יותר בלתי אפשריים. אני כאן כדי לדבר דווקא היום על מי שנפגעים באמת ברגע זה, כמו העניים, הזקנים הנשים נפגעות האלימות, שנאלצות להישאר בבידוד עם מי שמפעילים אלימות כלפיהן, סטודנטים, שעתידם הכלכלי לא ברור, ואין-ספור משפחות שנאלצות כעת להתמודד עם שגרה יום-יומית בלתי אפשרית עם ילדיהם בבית וללא רשת ביטחון ופרנסה. זה הזמן לפעול ולהתמקד במצוקות האזרח, לתת לרשויות המקומיות את התקציבים כדי להתמודד, להקצות תקנים נוספים לבריאות הנפש, להגדיל את הסיוע לנפגעות אלימות, למצוא פתרון למצוקתו העצומה של ציבור העצמאים ולפעול לטובת כלל האזרחים.

לחברת הכנסת היבה יזבק. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עופר כסיף. מגפת הקורונה מציבה בפנינו אתגרים שלא הכרנו ולא ציפינו להם. היא פוגעת בכול: בבריאות, בכלכלה, בשגרת החיים, בבריאות הנפשית ובתפקוד המערכת הפוליטית. כל העולם מתמודד עכשיו עם משהו שלא התמודד איתו כבר 100 שנה. והאתגר הזה מוציא גם צדדים יפים בחוויה האנושית, אנשים בכל העולם מתגייסים להילחם במגפה הזאת. אלה ימים קשים, שמחייבים עמידה איתנה על טובת הציבור ולא טובת אדם אחד ספציפי. אנחנו רואים את השתקפות המדיניות שחווינו בארבע-חמש השנים האחרונות גם באפליה בהנגשת המידע לציבור הערבי על המגפה. היינו צריכים להיאבק כדי שיתחילו לתרגם את המידע כדי שיגיע לציבור הערבי. אנחנו מדברים על חוסר בהכנת בתי החולים בנצרת, אין אפילו תחנת בדיקת קורונה אחת באוכלוסייה הערבית. כל הנושא של הבאת והטסת הילדים שלנו הלומדים בחו"ל, היינו צריכים לטפל בו כאילו אנחנו הממשלה. אז מה באמת נתניהו עושה בחסות המגפה? מה שהוא עושה, הוא נלחם בדמוקרטיה. בשביל ראש הממשלה הזמני המגפה הזאת היא הזדמנות: אין פיקוח פרלמנטרי, יש לו ממשלה של שפוטים ועם תקשורת שנותנת לו כמה שרק ירצה, הוא קובע בעצמו מה האמצעים שיינקטו, רק הוא והפקידים. אז מה הוא עושה בחסות הקורונה? הוא מפעיל אמצעי ריגול של השב"כ שמקורם בכיבוש על אזרחים ישראלים, הוא סוגר בעזרת אוחנה את מערכת המשפט באמצע הלילה, יומיים לפני המשפט שלו, הוא מונע ומעכב את הקמת ועדות הכנסת, שאמורות לפקח על הפעילות שלו ועל הממשלה בהתמודדות עם המגפה. כי למה שמישהו ישאל שאלות? הוא מנסה לדחות את ההצבעה על יושב-ראש הכנסת כדי שלא נחליף או נצביע משהו אחר. מה עוד הוא עושה? מנצל זמן שידור ומערבב בין תפקידו כראש ממשלה זמני לבין תפקידו כמסית ראשי. הוא מסית ומסית ומסית. קורא לנו "תומכי טרור" ולציבור הערבי "לא ממושמע" בזמן שהבנים שלנו, הרופאים והאחים הערבים, לא ראו את הבתים שלהם ימים כי הם עובדים מסביב לשעון. אבל נתניהו שוכח שהיו בחירות. הוא רק זוכר דבר אחד: שבזכות העלייה הגדולה של הרשימה המשותפת, ציבור ענק של 600,000 "תומכי טרור", אין לו ולבלוק הימני הקיצוני שלו רוב, תומכי טרור, את תומכת טרור מספר אחת. אולי תשבי בשקט, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הזמן שלך תם. נא לסיים. לסיים את המשפט. השרה מירי רגב, השרה מירי רגב,

תודה רבה. חייבים לשנות כיוון, לבנות דמוקרטיה בריאה, חברה ישראלית בריאה, להבריא את המדינה מגזענות ומכיבוש ומעריצות, ולהתחיל להפעיל את הכנסת וועדותיה. ואנחנו גם נגיש תלונה על המסיתים, שעומד בראשם נתניהו, שממשיכים לקרוא לנו "תומכי טרור".

תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת אורלי פרומן. עד שלוש דקות לרשות אדוני. חברי הכנסת, מילטון פרידמן, מאבות הנאו-ליברליזם הנבזי, יש לומר, אמר שרק משבר או מה שנתפס כמשבר יגרום לשינוי משמעותי לטובת השוק החופשי. הוא התכוון לכך ששעת חירום ומצוקה היא השעה הבאה על בעלי ההון ומשרתיהם להכות בברזל החם ולעצב את הסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי כך שישרת אותם ואת האינטרסים שלהם. הסופרת נעמי קליין קראה לגישה הזו "דוקטרינת ההלם", ובספר בשם זה היא מראה כמה דוגמאות שבהן מצבי אסון שימשו להרס הדמוקרטיה ומדינת הרווחה ולביסוסה של מערכת אוטוריטרית והיפר-קפיטליסטית תחתן. פרידמן וקליין, בעלי עמדות מנוגדות לחלוטין, הצביעו על כאוס ועל אסון כעל זרזים אפשריים של שינוי קפיטליסטי ואנטי-דמוקרטי דורסני. וזה, רבותיי, מה שקורה כאן לנגד עינינו: שנים נתניהו ואנשים מחריבים את מאפייני הרווחה של ישראל, ובמקביל גם את המרחב הדמוקרטי, הצר ממילא. הם האיצו בהפרטות, בהחלשת ארגוני העובדים, במחיקת הדיור הציבורי, בהרס מערכת החינוך ובהקרסה מכוונת של הרפואה הציבורית ומערכת הרווחה, ואנחנו רואים את התוצאות היום. הם החמירו את האפרטהייד והדיכוי בשטחים הכבושים, הגבירו את מכירת הנשק למשטרים רצחניים, רדפו את ארגוני זכויות האדם והפיצו את רעל הגזענות והשנאה לכל עבר. הקורונה נפלה לידי נתניהו ומשרתיו כפרי באושים מהטבע. ובהתאם לדברי רבו ומורו מילטון פרידמן, הם פועלים כדי לזרוע פניקה בציבור ולנצל את הכאוס והפחד לטובת השמדת שאריותיהן. הקורונה, ראש הממשלה יצר אותה, אתה לא יודע?

תשתקי, תשתקי, בבקשה. הוא יצר את הקורונה, יא חתיכת, כדאי שתורידי את המסכות. תומך טרור, ממך, יא חתיכת תומך טרור. את יודעת, לצ'כוב יש ספר שנקרא "הגברת עם הכלבלב". פעם ראשונה שאני רואה את שניהם בדמות אחת. ראש הממשלה נתניהו יצר את הקורונה, אתה לא

כשאין שכל אין דאגות.

אדוני היושב-ראש הזמני, אתה יכול להסות אותה?

הם פועלים כדי לזרוע פניקה בציבור, לנצל את הכאוס והפחד לטובת

תודה. היא הפריעה לי, אני מבקש שתיתן לי עוד קצת, אדוני. ומאפשרים גם לתאגידים הפרטיים לעשות כך, ראינו אותם מנסים להימנע מתשלום שכר למורים, מניחים לעצמאים ולעסקים

במערכת החינוך טיפחתי דורות של צעירים אשר גדלו להיות אזרחים טובים, שומרי חוק ומבינים את מהותה של הדמוקרטיה. שאפתי להקנות לתלמידיי ולצוותי החינוך שהובלתי הבנה למהותו של האדם החופשי, החושב, כזה שיודע לקחת את האחריות על מעשיו. והיום, מה אנחנו למדים? שיש חוק, אבל הוא לא חל על כולם אותו הדבר, בטח לא על נתניהו או על אנשי שלומו, שיש דמוקרטיה, אבל מותר לעגל פינות כשנוח, שמערכות האכיפה ושלטון החוק הן חיוניות, אבל רק אם הן משרתות את מטרתו של נתניהו, וכל מי שמתנגד, מפוטר, נדחק הצידה, מכונה חלש או בוגד. חבריי, לפני כעשרה חודשים בדיוק, על בימה זו, קראתי במילותיו של גרסיה מארקס: משהו חמור עומד לקרות בכפר הזה. אז עוד היינו אופטימיים, אבל מאז משהו חמור באמת קרה. בכפר הגלובלי משתוללת מגפה, ובמדינתנו הקטנה, חמור כפליים, משתוללת בנוסף גם רוח רעה, שמאיימת על כל מה שהכרנו ועל החיים שידענו עד כה, שמכרסמת בסדר החברתי שלנו, בערבות ההדדית שבינינו, מכרסמת ממש. לא בבת אחת, שעל-שעל, עד שבקרוב דבר לא יהיה חשוב, רק הופעה אחת, של שליט אחד, בשעה 21:00 בערוצי החדשות. חמור מאוד. והדמוקרטיה? אנחנו כבר רואים לאן זה הולך. לא ניתן לאף אחד להשחית את הערכים הבסיסיים שעליהם קמה המדינה. תנו לדמוקרטיה לחיות. אומר זאת בבירור: לנתניהו אין מנדט לשמש דוגמה לדור הצעיר ולא לאף אזרח במדינה. הרף הפלילי בעינו עומד, ועל כך יכריע בית המשפט.

אך הרף המוסרי נחצה כבר מזמן.

חברים, היום הוא יום קריטי, שעת מבחן שלנו: היום נקומם את הכנסת, היום נמנה ועדות, בהמשך נבחר יו"ר חדש. לשם כך נתכנסנו. חברי הכנסת, אין לנו פריבילגיה לפחד, עיני העם נשואות אלינו, מבקשות מנהיגות, דוגמה אישית ופעולה אמיצה. בעת חירום לא מחרימים, בעת חירום לוקחים אחריות ופועלים באחריותיות,

כי אותות ההזנחה כבר מתחילים להיראות.

תודה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אתה צריך להתנגד לבחירת יושב-ראש חדש, כי אני לא בטוח שהוא יצליח לבטא את שמך נכון. אני אלמד אותו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני יודע שבדרך כלל חברי כנסת חדשים נדרשים להסתגלות ולזמן היכרות, אבל אנחנו בזמנים לא רגילים.

אני דווקא רוצה לדבר על יום למוחרת הקורונה, כי על הקורונה,

נתגבר. ביום הזה, למוחרת הקורונה, כשנתגבר, העולם ימשיך למעשה לפעול, לחיות, לעבוד. וכשזה יקרה, ילדינו יצטרכו מסגרות חינוכיות, ובהן גם גנים פרטיים וצהרונים פרטיים. אני חושש בכנות שלא נוכל להבטיח את המשכם של הגנים הפרטיים, וזה נושא שמושמט מסדר-היום לחלוטין כרגע. עד לאחרונה את הגנים הפרטיים, מגיל אפס עד גיל שלוש, וחלקית גם עד גיל שש, וגילוי נאות: גם הבן שלי נמצא בגן כזה, אכלסו מעל מיליון ילדים. בכל הארץ ישנם כרגע מעל 15,000 גנים כאלה, וכל הגנים נמצאים בסכנת קריסה מיידית בטווח זמן של בין חודש לחודשיים, כי להורים אין בעצם יכולת לשלם, ועם זאת, בעלי הגנים חייבים עדיין בהוצאות שוטפות מאוד גבוהות,

תפעול שוטף. נכון שתשלומי מע"מ וביטוח לאומי נדחו בכמה חודשים, אבל כשאין הכנסות, לדחיות האלה אין בעצם שום משמעות, כי בעלי הגנים ייאלצו להוציא צוותים לחל"ת, וגם יש גננות שיפוטרו, ולא יוכלו לסיים את השכירות, כי זאת התחייבות קשיחה. השכירות של מבנים שמאכלסים עד 160,

250 ילדים, דמי השכירות על המבנים האלה זה עד 20,000, 25,000 שקל לחודש. והמשמעות של הקריסה של מערך הגנים הפרטיים היא למעשה שכשהמשק יצטרך להתאושש ולהשתקם, ההורים לא יוכלו לצאת לעבודה כי לא יהיה להם לאן לשלוח את הילדים, כי לא יהיו מסגרות. המסגרות הציבוריות שמתקיימות, או יתקיימו, לא יוכלו להכיל את כל הילדים שעד היום היו בגנים הפרטיים, ויש לכך השלכות משקיות רחבות. הנזק הפוטנציאלי המוערך מקריסת הגנים כתוצאה מההפסדים הישירים של הגנים עצמם ושל ימי העבודה של ההורים עומד כבר היום על מאות מיליוני שקלים ביום,

ללא התערבות משמעותית של המדינה, פלסטר, כרגע מע"מ וכל השאר זה פלסטר, ללא התערבות כזו אנחנו נחווה פה משבר מאוד רציני. אין פתרון מערכתי וחייבים למצוא את הפתרון המערכתי הזה. כדי למצוא את הפתרון המערכתי הזה חייבים את הוועדה המסדרת ואת כל שאר הוועדות ללא דיחוי, לא של יום ולא של שעה, כי פשוט חייבים לתת את הדעת גם למה שיקרה

על כך נעמוד ועל כך נצביע. תודה רבה, אדוני היושב-ראש והכנסת. תודה שאתם קיימים. תודה רבה לחבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. תודה, תודה שאתה קיים.

מחברי סיעתך לברך אותך על נאומך הראשון, אבל כאן אני מברך אותך. אם זאת רמת הנאום הראשון, אז אתה מבטיח להיות חבר כנסת לעניין.

תודה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו. חבר הכנסת יזהר שי, ישנו. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אחריו, חבר הכנסת עפר שלח. תודה, אדוני היושב-ראש. ברכות חמות לחבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. בימים תקינים היה עומד פה מישהו ומברך אותך, אז יש לי הכבוד להיות הראשון שמברך אותך.

אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר דיברתי כאן בכנסת על נושא המגזר השלישי והפגיעה החמורה, הקשה כל כך, בפעילות עשרות אלפי עמותות שעוסקות,

אני עוצר את השעון. חברים, אנחנו מצולמים כל הזמן. שמרו מרחק, בואו נהווה דוגמה לציבור גם בנושא הזה.

אדוני היושב-ראש, הנושא הוא הפגיעה החמורה בעמותות, בעשרות אלפי עמותות, שעוסקות דווקא בימים האלה במגזרים הנפגעים באופן הקשה ביותר מכל המשבר הנורא האופף אותנו. הדגש בשבוע שעבר, וגם עכשיו בדבריי, הוא העוסקים בחינוך הבלתי-פורמלי, בבני ובנות הנוער בישראל, שספונים בימים האלה ללא מענה. החינוך המקוון החל לעבוד שוב השבוע, וטוב שכך, אבל אנחנו חייבים להמשיך את רצף הפעילויות הבלתי-פורמליות של ארגוני הנוער, של תנועת הנוער, של העמותות השונות. אלפי הפרויקטים השונים העוסקים בחינוך הבלתי-פורמלי חייבים להימשך. חלקם נקטעו רק בגלל ביורוקרטיה ובגלל חוסר היכולת לשנע תקציבים מצד לצד. אני מחזיק בידיי מכתב, מאות כדוגמתו נשלחו בשבוע האחרון, ובו כתוב שבשל משבר הקורונה הוחלט בעת הזו על הקפאת הפעילות המבוצעת על ידך, מנהל פרויקט כזה או אחר, במסגרת ההתקשרות עם המשרד,

משרד החינוך, ובכלל זה יופסק תשלום תמורת תקופת ההקפאה, וזאת עד שתתקבל הנחיה אחרת של משרד הבריאות, וכן הלאה וכן הלאה. על החתום, במקרה הזה, מנהל מינהל החברה לנוער. אדוני היושב-ראש, אנחנו חייבים למצוא את הדרכים לחתוך דרך הביורוקרטיה, להסב תקציבים שכבר יושבים שם, נמצאים במשרד החינוך ובמקומות אחרים, להחזיר אותם בחזרה לארגוני הנוער, לתנועות הנוער, לעמותות השונות, לפרויקטים רבים שעוסקים במאות אלפי בנות ובני נוער. הפרויקטים האלה נעצרו, והפגיעה החמורה היא לא רק במה שקורה עכשיו, פגיעה בפעילות של בני ובנות הנוער שכל כך זקוקים לה, חלקם גם בני ובנות נוער בסיכון, הפגיעה היא גם בשלב ההמשך. לכשנצא, בעזרת השם, בזמן הנכון מהמשבר הזה, אנחנו לא רוצים לעמוד בפני שוקת שבורה. מאות עובדים הוצאו לחל"ת או פוטרו בתנועות הנוער למיניהן, מאות עובדים אחרים בעמותות השונות כרגע כבר בשלב של פיטורים. אנחנו חייבים לעמוד על המשמר. אני קורא לשר האוצר, לשרי החינוך והבריאות, לכל מי שידו בטיפול במשבר הזה, למצוא את הפתרונות, להעביר תקציבים שנמצאים שם מיידית להמשכיות החינוך הבלתי-פורמלי בישראל.

תודה לחבר הכנסת יזהר שי. חברי הכנסת שעוקבים אחר הדיון בחדרים, שימו לב: יש כמה חברים שוויתרו על זכות הדיבור, ולכן אני עכשיו קורא לחבר הכנסת יאיר לפיד, שהוא מס' 19 ברשימה, ואני מבקש מחברי כנסת שסיימו את דבריהם לצאת מן האולם, בגלל המגבלה. עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש הזמני, כנסת נכבדה, בואו נודה על האמת, לא בא לכם דמוקרטיה יותר. כל השנה-שנתיים האחרונות, מאז שראש הממשלה הבין שאם תהיה פה דמוקרטיה הוא ילך לבית סוהר, אז החלטתם שעדיף שלא תהיה פה דמוקרטיה,

שהוא הולך לבית סוהר. תמשיך להטעות את הציבור, איזה דבר זה?

אז החלטתם שאתם לאט-לאט תשחקו את הדמוקרטיה הישראלית, לאט-לאט תפרקו אותה: קודם המשטרה, אחר כך היועץ המשפטי לממשלה, אחר כך רשויות החוק האחרות, אחר כך כנסת ישראל, עכשיו בית המשפט העליון. אתם עושים את זה בדרך שבה מפרקים כל דמוקרטיה בעולם במצב חירום, כי במצב חירום, כשאנשים פוחדים, כשאנשים בבית, כשחייהם נופלים ומתרסקים סביבם, זה הרגע לפרק את הדמוקרטיה. אותך מעניין שהם בבית ?אותך מעניין שהם לא עובדים?

גברתי השרה, לא להפריע. לא להפריע, גברתי השרה.

לא ניתן לכם לפרק את הדמוקרטיה הישראלית. תודה, חבר הכנסת יאיר לפיד. חבר הכנסת חמד עמאר, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי איננו, יבגני סובה,

אה, אוסאמה סעדי כאן, בבקשה,

אני עוד פעם אומר לכם, הייתה התקדמות מהירה ברשימה. לכן, מי שצריך לנאום, מי שרשומים כמספרים 25 והלאה, יתכבדו ויגיעו לקראת הנאום שלהם. בבקשה, עד שלוש דקות לרשות אדוני. חשבתי דקה וחצי.

זה לא, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, ראש הממשלה אמר לפני זמן שיש כאן הפיכה שלטונית, ואני אומר לך: נכון, יש הפיכה שלטונית. אבל מי שעושה את ההפיכה השלטונית זה ראש הממשלה עצמו, ואתם בליכוד ואתם בבלוק הימין. מי שקורא את התגובות של השר לוין ואת התגובה של שר המשפטים על החלטת בית המשפט העליון, זו בדיוק ההפיכה השלטונית. בליל הבחירות, אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת פרקש, התגאה ראש הממשלה ואמר: ניצחון ענק. לאיפה התאדה הניצחון הענק? איפה הניצחון הזה?

אם הייתם מגיעים ל-61 חברי כנסת, השרה רגב, הייתם מכנסים מייד את המליאה, הייתם מייד בוחרים יושב-ראש כנסת, הייתם מייד משביעים כנסת ברוב של 61. מה קרה? כאשר אין לכם רוב של 61 ויש רוב נגדכם של 61,

זה לא רוב? לא רוצים רוב שנשען על תומכי טרור. אה, "תומכי טרור". כאשר אתם בחרתם בכנסת העשרים, בחברת כנסת חברתנו עאידה תומא, היא הייתה יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, זה היה בסדר אז? אז לא היו תומכי טרור? או שאתם, מה שרואים מכאן, לא רואים משם? ואני אומר לכם, כאשר חוקקתם את חוק הלאום בהפרש של קול אחד, 62, ואמרנו:

חוק-יסוד שמגדיר את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי בלבד ושולל את זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני, אמרתם: זה הרוב. אז כשאתם רוצים לחוקק חוק-יסוד כמו חוק יסוד: הלאום ב-61 62, זה בסדר, וכאשר רוצים לבחור יושב-ראש כנסת, אדוני היושב-ראש, אז פתאום הרוב הזה הוא לא רוב? ואפרופו תומכי טרור וקורונה, ואנחנו בזמנים קשים, התפשטות הנגיף של הקורונה, חבר הכנסת עמאר, אז ראש הממשלה, שיום-יום משתלט על המסכים, לא מוצא אפילו מילה אחת, מילה אחת טובה, להגיד לרופאים הערבים ולצוותים הרפואיים הערבים שעומדים בחזית, יד ביד עם הרופאים ואחיהם היהודים, ונאבקים במגפה, בקורונה. אפילו אין לו מילה אחת טובה להגיד. ולכן, הגיע הזמן להגיד לו: ביי ביי ביבי. תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת יבגני סובה, איננו. במקומו אתן לחבר הכנסת חמד עמאר, שרשום לפני אוסאמה סעדי, אבל התקדמנו מהר מאוד ברשימה, לכן אני מאפשר לו לנאום.

לא, לכן אני מתחשב במצב. ירדו עשרה דוברים בבת אחת, כן.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת שלא נמצאים כאן, אנחנו בתקופה מאוד קשה. אני קודם כול רוצה לברך את הרופאים, שעושים עבודת קודש בימים קשים אלה, וגם להתפלל לשלומם. לפי כל הפרסומים ומשיחות שלי עם הרבה רופאים שאני מכיר שנים רבות, הם מפחדים, אדוני היושב-ראש, בגלל מחסור בציוד בסיסי, ציוד מיגון בסיסי. אנחנו רואים שמאות מהצוותים הרפואיים נמצאים עכשיו בחדרי בידוד. אנחנו שומעים אפילו על רופאים שחולים. לכן אני דורש מראש הממשלה, משר הבריאות: הדבר הבסיסי, ציוד מיגון לרופאים, לצוותים הרפואיים. במדינת ישראל לא היה צריך להיות חסר,

יש מחסור, מחסור אדיר

תספקו את הציוד הזה כמה שיותר מהר לרופאים,

שיכול להציל אותנו מהנגיף הזה. ולשם ההתכנסות שלנו היום לבחירת ועדה מסדרת: אני מקווה שנבחר ועדה מסדרת היום, והוועדה המסדרת היום גם תקים את שתי הוועדות, החוץ והביטחון וכספים. ואני מקווה שנספיק גם להקים ועדת קורונה, שדיברנו עליה, ושגם היא תקום היום ונצביע עליה, כי היא מחויבת בהצבעה. אני מקווה שנצליח להקים גם אותה. אבל אל לנו לשכוח, אדוני היושב-ראש: אנחנו יותר משנה, אפילו שנה, קרוב לשנה,

זה אומר בלי פיקוח פרלמנטרי. אין לנו לא ועדת הפנים, לא ועדת הכלכלה, לא ועדת החינוך. בעצם חוץ משתי הוועדות שהקמנו, ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים, אין לנו ועדות אחרות. אנחנו חייבים להקים ועדות קבועות. הכנסת חייבת לתפקד, וכמה שיותר מהר. לכן אנחנו מדברים, ודיברנו, ושמעת את היושב-ראש של ישראל ביתנו: בואו נקים ממשלת אחדות לאומית. אמרנו: אנחנו יכולים לתמוך מבחוץ. יש 69 חברי כנסת של כחול לבן והליכוד, ואנחנו ניתן את שבעת חברי הכנסת, בואו נקים. זו שעה קשה למדינת ישראל, לכל תושבי ישראל. חייבים להקים ממשלה. ואנחנו נתמוך, נתמוך בלי שום תפקידים, בלי שום כיסאות, שמהר מאוד תהיה ממשלה כאן, ממשלה שתטפל בבעיה הזאת ובבעיה הגדולה שתהיה, אדוני היושב-ראש, אחרי הקורונה. ראינו שבסין שהצליחו להתגבר על הקורונה, גם אנחנו נתגבר על הנושא של הקורונה, אנחנו מדינה מאוד חזקה. מה יהיה עם האנשים שהלכו הביתה? רק אתמול פרסמו שיש 551,000 מובטלים. מאות ואלפי עסקים קטנים ובינוניים ייסגרו.

לכן אנחנו חייבים תוכנית כלכלית, עכשיו ומייד. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. אנחנו עם חבר כנסת מנסור עבאס,

עד שלוש דקות לרשותך, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הציבור הערבי כבר החליט שהוא לא יושב עוד על הגדר ולא ידיר את עצמו אם אחרים רוצים להדיר אותו. ולכן הוא, אדוני היושב-ראש, יצא בהמוניו כמו שלא היה במשך 70 שנה, והצביע לרשימה המשותפת.

מודל כזה בעולם שרשימה אחת מייצגת פונה לציבור מסוים וזוכה כמעט ב-90% מציבור הבוחרים. ובסופו של דבר, הרשימה הזאת אומרת: אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו רוצים להשפיע על מקבלי ההחלטות, ואפילו להיות, במידה מסוימת, חלק ממקבלי ההחלטות. לצערנו, במשך שנים רבות הואשמנו שאנחנו מטפלים בנושאים פוליטיים רחוקים מהציבור הערבי, והיום, לצערנו, ראש הממשלה לא רק שבמשך כל קמפיין הבחירות מסית נגד הרשימה המשותפת, כאילו שזה פסול שמפלגה אחרת תיתמך על ידי הרשימה המשותפת כדי להרכיב ממשלה, הוא ממשיך עם הגישה הזאת, וגם מתנה תנאים לכחול לבן שלא יעזו לדרוש ראשי ועדות מהרשימה המשותפת. עכשיו, אם הוא מדיר אותנו מהרכבת הממשלה, למרות שאנחנו לא הצגנו את עצמנו כשותפים לממשלה, אמרנו: בדרך להרכבת ממשלה יכול להיות שנהיה חלק, לזכות הציבור שלנו. אז אם הוא מדיר אותנו מהרכבת הממשלה, הוא מדיר אותנו מוועדות הכנסת, אז לאן אנחנו נגיע? מחר הוא גם ידיר אותנו מעצם היותנו פה חלק מהבית הזה. לכן במעמד הזה, הרשימה המשותפת, שמייצגת 20% מהציבור, עומדת היום ודורשת את הזכויות הלגיטימיות: גם להיות שותפה וגם לפסול את גישת הפסילה שנוקט ראש הממשלה. ואגב, השיטה הזאת לא רק פסולה כלפי הציבור הערבי או הרשימה המשותפת, אנחנו פוסלים כל פסילה, של כל ציבור אחר. ולכן, אם היום אנחנו עומדים להקים את ועדת הכנסת, ראוי שתוקמנה עוד ועדות. אנחנו דרשנו שתוקם ועדה לטיפול בפשיעה ואלימות, לא רק בחברה הערבית, אנחנו רוצים להוביל תהליכים בכל החברה ולשרת את כל החברה, הן היהודית והן הערבית, ועוד כל מיני ועדות שאנחנו זקוקים להן כדי לפקח פרלמנטרית ולקדם נושאים שחשובים גם לנו וגם לציבור בכלל.

תודה לחבר הכנסת מנסור עבאס. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני, ואחריו,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים בזמנים לא פשוטים, בזמן חירום. מצב חירום שורר במדינה, ובצדק. אנחנו נלחמים במגפה, כשבעולם שומעים על מצב מאוד קשה, אלפי נפטרים באיטליה, בספרד, בסין ובעוד מקומות. אנחנו לא יודעים מה טומן לנו העתיד. ולכן חובתנו, כל אחד ממקומו ובציבור שלו, לעשות את המקסימום כדי שהציבור הזה ישמור על עצמו ונשמור על חיי אדם. אני בא ממקום שבו האוכלוסייה החלשה ביותר במדינה, האוכלוסייה הבדואית. נתנו לי גיבוי מאוד גדול לפני פחות מחודש: רוב-רובה של האוכלוסייה הבדואית תמך ברשימה המשותפת ובי כנציג של החברה הבדואית. וכאן אני מבקש ומתחנן לתושבים שם להסתגר בבתיהם בתקופה קשה זו, אני מתחנן אליהם לשמור על ההוראות של משרד הבריאות, לשמור על ההוראות של הרשויות, של ראשי הרשויות, של הגופים הרלוונטיים. אך לצערי הרב היום קרה מקרה מאוד חמור. למרות הסיכום שתהיה הפסקה ואף אחד לא יעשה שום דבר, בנייה חדשה בחברה הבדואית, ומצד שני תהיה הקפאה מוחלטת של הריסות בתים כדי למנוע התקהלויות, כדי למנוע מצב של סיכון חיי אדם, הבוקר, כפי שאמרתי לפני זמן קצר, פשטו אנשי היחידה הארצית של משרד האוצר על היישובים הבדואיים בדרום, מעבדה ליד שדה בוקר עד רהט בדרום, הם אף פעם לא עשו את זה, דרך אגב, הם אף פעם לא עשו את זה בכמות הזאת,

לזמן הקורונה הזה, והתחילו לחלק צווים. אני ביקשתי מהתושבים לא להתעמת, וקראתי להם לנהוג באחריות. אנחנו לא רוצים שאף אחד, חס וחלילה, ייפגע בתקופה הזאת. אבל עד מתי אפשר? עד מתי אפשר לזלזל בחיי אדם? עד מתי אפשר לקחת את חיי האדם למקומות שאף אחד לא רוצה להגיע לשם? ולכן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה שאתה אישית גם תתערב בנושא הזה. אני קורא לשר האוצר להפסיק את זה. אני קורא לתושבי הכפרים הבדואיים להפסיק לחלוטין. אין שום בנייה חדשה בתקופת הקורונה, אף אחד לא עושה כלום.

כולם להסתגר בבתים, לשמור על החיים, כי זה הדבר הקדוש והחשוב ביותר ברגעים אלה.

תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, בהקשר של הקורונה, אני רוצה לקרוא שיר של מחמוד דרוויש. שם השיר, "תסריט מוכן": "נניח עכשיו שנפלנו, / אני והאויב, / נפלנו מן האוויר לתוך בור, / מה יקרה אז? // תסריט מוכן: / תחילה נחכה למזל / אפשר שימצאונו כאן המחלצים / וישלשלו אלינו את חבל החילוץ / אז הוא יאמר: קודם אני / ואני אומר: קודם אני / הוא יקללני, / ואני אקלל אותו / לשווא, / הן טרם הגיע החבל. // אומר התסריט: / אלחש בסוד: / זה מה שנקרא אנוכיות האופטימיסט / לא לתהות מה יאמר אויבי / אני והוא שותפים למלכודת אחת / ושותפים למשחק האפשרויות / ממתינים לחבל, חבל ההצלה / כדי ללכת, איש בדרכו, / בקצה הבור, התהום / אל מה שנותר לנו מהחיים / ומהמלחמה / אם נוכל להינצל! // אני והוא / מפוחדים יחד / ולא מדברים בשום אופן על הפחד או על דברים אחרים / הרי אנחנו אויבים // מה יקרה לוּ נחש / הביט בנו כאן, / מתוך סצנות התסריט הזה / ולִחשש לבלוע את שני הפחדנים יחד / אני והוא? // התסריט אומר: / אני והוא // נהיה שותפים ברצח נחש / כדי להינצל יחד / או לחוד // אבל לא נאמר דברי תודה או ברכה / על מה שעשינו יחד / כי האינסטינקט, לא אנחנו, / הגן על עצמו לבדו / ולאינסטינקט אין אידיאולוגיה // לא שוחחנו, / נזכרתי בחוכמת הדו-שיח / באבסורד המשותף / כשאמר לי לפני כן: / כל מה שהפך לשלי, שלי / ומה ששלך / שלי / ושלך! // ועם הזמן, והזמן חול וקצף סבון / שברו את השתיקה השעמום ומה שבינינו. / אמר לי: מה עושים? / אמרתי: לא כלום, נמצה את האפשרויות. / אמר: מאין תבוא התקווה? / אמרתי: תבוא מן האוויר. / אמר: לא שכחת שטמנתי אותך / בבור כזה? / ואמרתי לו: כמעט שכחתי, כי מחר ערמומי / משך אותי בידי והלך לו מותש. / אמר לי: האם תישא ותיתן עימי עכשיו? / אמרתי: על מה תישא ותיתן עימי עכשיו? / בתוך בור הקבר הזה? / אמר: על חלקי ועל חלקך / בשווא שלנו ובקברנו המשותף. / אמרתי: מה התועלת? / ברח מאיתנו הזמן / והגורל יצא מהכלל / הינה רוצח וקורבן שוכבים בבור אחד. / ומשורר אחד צריך להמשיך את התסריט / עד וגו'.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 תודה, אדוני. אחרי שאתם, את המשא ומתן? כבוד היושב-ראש, זה שיר של מחמוד דרוויש, שמדבר איך הרופאים הערבים והיהודים יחדיו מול הקורונה, אבל פה יש שרת תרבות, תומך טרור, שלא יודעת מי זה צ'כוב. מחמוד דרוויש, מחמוד דרוויש, את כולך שרה בורה, אדם בור, לא מבינה כלום.

בושה לתרבות שאת שרת התרבות. בושה וחרפה.

הרופאים הערבים והרופאים היהודים ימשיכו יחדיו להציל אנשים,

הבנו את זה כבר מן השיר. ואנחנו נעשה את הכול בשביל להציל את החברה מכם.

בשביל להציל את החברה מכם ומראש הממשלה שלך, הגזען והמושחת. תודה. תודה. אין לנו בעיה עם הרופאים הערבים. יש לנו בעיה עם אנשים כמוך, תומכי טרור.

כל הדוברים מדברים על הצורך להקים ועדות, אבל, בגללנו את לא שרה.

חבר הכנסת איימן עודה. בגללנו היא לא שרה. רק בגללנו את לא שרה. שרת התרבות, והיא מסיתה כל הזמן.

אבל אנחנו כל הזמן שומעים שצריך דחוף להקים ועדות, ובינתיים מדברים על כל מיני נושאים ומעכבים את הזמן. בבקשה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת פטין מולא. עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, באמת כמה חבל שלא יצרו מסכה שיכולה לסנן את דברי הגזענות וההסתה ואת ניבולי הפה. כמה חבל. הייתי קונה לך מסכה על חשבוני. הייתי קונה לך מסכה על חשבוני.

כשאני אצטרך ממך, כמה חבל שלא מייצרים את המסכה הזאת.

במשכן הזה. וכמו יזבק ואחרים. תתביישו לכם. כמה חבל. כמה חבל. תתביישו לכם. כל כך רע לכם, אני רוצה,

אני רוצה לספר לך, אם רע לכם כל כך פה. גברתי השרה,

אני רוצה לספר לך שעד שהגעתי למשכן לימדתי משפט וחינוך. ואני חייב להודות שבשנים כאן במשכן אני מגלה שדווקא כאן אין משפט ואין חינוך. כלל ברזל שלמדתי בשנה א' במשפטים, שנושאי משרה בכירים הם מופת לשקיפות ולניקיון כפיים.

מואשם בשלושה אישומים חמורים ביותר שקשורים למילוי תפקידו, והוא ממשיך לכהן, והוא עוד עומד בראש המפלגה אולי הכי גדולה עכשיו אחרי תוצאות הבחירות, לא אולי. לא אולי.

וכאילו, לא אולי.

וכאילו שאין כאן כללים של שקיפות ודמוקרטיה. אולי. אין כלל של ניקיון כפיים. אחרי הבחירות אותו ראש ממשלה, כשהוא בא לסכם את תוצאות הבחירות, הוא שם איקס על 15 חברי כנסת, על כל הרשימה המשותפת, הוא לא מכליל אותה בחישובים שלו, הם לא חלק מהמקום הזה. וכאילו שאנחנו לא מלמדים את האזרחים שלכל אזרח קול שווה וכולם שווים. ואחר כך,

אותו ראש ממשלה מופיע על מסכי הטלוויזיה ומהדהד אותם דברי גזענות של השרה רגב עכשיו, שרת התרבות הגזענית, על תומכי טרור. תפסיקו עם ההסתה הזאת.

תפסיקו עם ההסתה הזאת. לא היה אחד שישב בכלא על זה שהוא הבריח טלפונים, לא הגיע הזמן להוציא אותה החוצה, באמת?

תתבייש לך.

כשמיטב,

הייתי מעדיפה להיות בחוץ במקום לשמוע את השטויות שלכם, כשמיטב הבנים והבנות, אבל אני שרה תורנית. כשמיטב הבנים והבנות של החברה הערבית, חמישית מהרופאים, רבע מהאחים ומהאחיות, כמעט מחצית מהרוקחים הם ערבים, כשהם עושים, אין בעיה איתם.

גברתי השרה, מספיק. אין לנו בעיה עם הערבים. מסיתים נגדם.

90% מהציבור הערבי בחר ברשימה

אנחנו, תומכי טרור. הגיע הזמן לעכל את זה.

מי שמדבר על חברי הכנסת הערבים כך מאשים את כל הציבור הערבי, כי הציבור הערבי בחר בנו, 90%. תלמדי מתמטיקה. תלמדי מתמטיקה.

לא צריך להיות שרה כדי להכיר את הנתונים הללו. תומכי טרור. נא לסיים, אדוני. ועכשיו, כאילו לא חסר לנו, מגיע שר המשפטים, עורך דין במקצועו, ואומר שלא צריך לכבד את החלטות בג"ץ. מה זה הדבר הזה? ואחר כך אומרים לי: מה, אתה תוקף את הדמוקרטיה בישראל? חבר'ה, מה נשאר

מה נשאר מהדמוקרטיה? אולי לסגור את הבסטה וזהו. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת פטין מולא, איננו. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אני רוצה לדבר דווקא בימים אלה על אמון. אנחנו מרגישים חיזוק של מערכות האמון בין רופאים לחולים, אמון בין הורים וילדים, אמון בין תלמידים ומורים. לצד כל אלה יש אי-אמון מוחלט בין האזרחים לממשלה. האזרחים שרואים ראש ממשלה שמונע מאינטרסים אישיים, משרדי ממשלה שקורסים תחת הנטל, כנסת שלא מתפקדת, כמו שאנחנו רואים. לא כך מנהלים מדינה בתקופת משבר. בתקופת משבר משתנים הכללים, משתנים כל כללי המשחק. אי-אפשר לנהל משבר בריאותי בהיקף בין-לאומי עם מערכות שיש בהן משבר אמון כל כך גדול. המשבר הנוכחי מגביר את האי-אמון בממשלה שלא מצליחה לתפקד בזמן המשבר, וגם לא הצליחה לתפקד בכל השנה שחלפה ובגללה יצאנו לשלוש מערכות בחירות בשנה אחת. אדוני היושב-ראש, הקשיש שהסמיך אותנו לייצג אותו מצפה מאיתנו לעבוד בשבילו, האם החד-הורית מצפה שנפעל לרווחת ילדיה, הפועל והעובד במשק מצפה שנפעל ונדאג לפרנסתו וליציבות כלכלית במשפחתו. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את המלאכים בלבן, שפועלים לילות וימים לטפל בחולים ולהיאבק בנגיף הקורונה,

אני רוצה לחזק את המלאכים בלבן, את הצוותים הרפואיים, מהחברה הערבית במיוחד, שעושים עבודת קודש ונמצאים בחזית המאבק. כשהם חוזרים למשפחותיהם בסוף יום ארוך ומתיש הם שומעים על גילויי הגזענות וההסתה מצידם של שרים בממשלה ומהעומד בראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלא עובר יום אחד מבלי להסית נגד החברה הערבית ונגד הנציגים הפוליטיים שלה. בכל זאת, מלאכים אלה וצוותי הרפואה ממשיכים להיות בחזית המאבק בכל הנאמנות. זה הזמן לחזק את האמון ולהפסיק את פעולתה של ממשלה כושלת זו, ולפעול להקמת כנסת מתפקדת שתפקח על פעולת כל ממשלה עתידית דווקא בזמן משבר זה.

תודה רבה לחברת הכנסת סאלח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הניסיונות לשתק את כנסת ישראל ואת הדמוקרטיה הישראלית בחסות הקורונה אינם הפתעה בשבילי. כמי שנמצא בבניין הזה מעל שבע שנים, אני ער לניסיונות של מפלגת השלטון והעומד בראשה לפגוע בדמוקרטיה השברירית שלנו ולכרסם ביסודותיה. כן, אנחנו בעת חירום. מתמודדים עם משבר שלא חווינו כמוהו מאז הקמת המדינה, ואיתנו גם כל העולם כולו בעת המודרנית.

אסור לנו לשתוק לנוכח התהליכים האנטי-דמוקרטיים שמתרחשים סביבנו, תהליכים שמאיימים לשנות את אופייה ודמותה של מדינת ישראל הדמוקרטית כפי שאני גדלתי בה והתחנכתי בה והתבגרתי בה. בחסות המשבר בתקנות לשעת חירום, הרשות המבצעת פועלת על מנת להפוך לרשות העצמאית היחידה. בתי המשפט, חלקם מושבתים, ואיתם גם הרצון להשבית את הכנסת, רק בגלל שהמפלגה שנמצאת בשלטון, בתי המשפט לא מושבתים, אמרה את זה הנשיאה חיות. למה אתה משקר,

גברתי השרה, מוציא אותך מדעתך, ואני יכול להבין את זה. למה אתה משקר? חבורת שקרנים, זה מה שאתם. דווקא בעת הזאת חשוב כי הכנסת תעבוד, תחוקק ותפקח על פעילות הממשלה והעומד בראשה. תשאל שאלות, תשמע עוד דעות, תייצר הגבלות כאשר הן נדרשות לצעדים קיצוניים של הממשלה, אשר פוגעים בחופש התנועה ובזכויות הפרט לאט-לאט ללא מגבלות והגבלות והיד עוד נטויה. אינני טוען שאין צורך בצעדים כאלה. הפלא ופלא, גברתי השרה, הא?

אבל מה שאני כן טוען, שאין, שקרנים. אני לא ארד לרמה הזאת.

זה לא שקר? גברתי השרה, מספיק, מספיק. כולם מעריכים שאת שרה תורנית, אבל לא להפריע כל הזמן.

זה בסדר, אדוני, תן לה. לא אמרתם שלא תשבו עם אחמד טיבי? מה, זה לא שקר? השרה רגב, אנחנו מושכים את הזמן סתם עכשיו. זה שגברתי יושבת כאן ומדברת וקוראת ל-20% מאזרחי מדינת ישראל תומכי טרור,

כדאי שתסתכלי בראי. כל תומך טרור עומד למשפט.

והטפטוף של הרעל הזה תסתכל אתה בראי. שאת וראש הממשלה מטפטפים, תתביישו לכם. תתבייש לך. תתביישי לך. חסרת תרבות.

המיעוט היהודי, הולכים לשבת עם תומכי טרור, חסרת תרבות, חסרת תרבות.

אני לא יכול להוציא אותך, כי את שרה תורנית,

תני לדוברים לדבר. בבקשה, אדוני יסכם. את מעבירה את הסכסוך לנכדים ולנינים שלנו במקום לנסות ולגשר, לבנות אמון, להשקיע. ככה את רוצה שהנכדים שלך והנכדים שלי יחיו במדינה הזאת?

טיפה של שכל לחשוב צעד קדימה? מזל שלכם יש שכל. מזל שלכם יש

אתם לא רואים מה אתם עושים? אתם לא רואים איך אתם מכסחים ושוברים את הדמוקרטיה? יאיר לפיד קורא לאנשים לצאת לרחוב בזמן שיש

את לא יודעת להיות אחרת. אלה המהלכים שלך וכך גדלת. תצאי להפסקה ותתמקדי בפוליטיקה הזולה שאתם מנהלים מול כחול לבן, אבל תעשו זאת הרחק מההסתה נגדנו. תנהלו פוליטיקה זולה אבל לא על חשבוננו. תומכי הטרור. תודה. אמרת את זה כבר אלף פעם. לא מספיק לך? אני אומר את זה עוד פעם. שילמדו אותך מושג אחר. חבר הכנסת ווליד טאהא, תחזור לנאום שלך. תשני את המנטרה, תלמדי עוד מילים.

בבקשה, אדוני ימשיך בלי הפרעות. אבל לא מתאים מה שהיא עשתה ולא מכובד מה שהיא עשתה. לא יאה מה שהיא עשתה. היא יושבת פה כבר שעה, משסעת כל אדם שעולה לנאום. אז שתלמד קצת ערכים, קצת נימוס לא יזיק. קצת תרבות מהמשרד שהיא מגיעה ממנו. אז בימים אלה, שבהם כל העולם נמצא במצב חירום, בוחרים פקידי מחלקת האכיפה במשרד האוצר לצאת למסע רדיפה כנגד אנשי עסקים יהודים, אנשי עסקים יהודים ששוכרים מחסנים ביישובים הערביים במשולש וביישובים ערביים בכלל. דווקא ברגעים קשים אלה הם בוחרים להעמיק את השסע ולהמשיך במדיניות הרדיפה כנגד האזרחים הערבים. אני רוצה להזכיר לכולם שבעת הזו, בעת שמירי רגב או בנימין נתניהו מנהלים מסע של גזענות, שנאה והסתה כלפי החברה הערבית, להבדיל אלפי הבדלות, מנהלים אלפי רופאים ערבים ויהודים, צוותי סיעוד ערבים ויהודים, רוקחים וחוקרים ערבים ויהודים, מערכה קשה ביותר מול נגיף הקורונה הפוקד את הארץ, במטרה אחת בלבד, הם מבקשים להציל נפשות של יהודים וערבים כאחד.

ומירי רגב, שלא המשיכה להיות נוכחת באולם, אותם אני מזמין ללמוד מצוותים אלה כיצד נהיים בני אדם. שינסו.

תודה, חבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אדוני, חברי הכנסת, האתגר אולי הגדול ביותר שניצב לפתחנו, ובטח של הכנסת הזו עכשיו, זה טיפול במשבר הכלכלי והחברתי, שהוא חסר תקדים בגלל הקורונה, וקודם כול מערכת הבריאות. אחרי שנים של ריסוק וייבוש והפרטה של מערכת הבריאות בשם השוק החופשי כביכול, אנחנו צריכים להגיד היום: איזה מזל שלמרות כל הפגיעה המתמשכת, שהיא תמצית מדיניות הימין ונתניהו, עדיין יש לנו מערכת בריאות ציבורית, והיא זו שמטפלת בנו. תארו לכם שהחזון הקפיטליסטי היה מתגשם הכול פרטי, הכול רק למטרת רווח. אין לך כסף, אין טיפול. אז תודה לאל שיש לנו מערכת בריאות ציבורית, והמשימה הראשונה שלנו אחרי המשבר תהיה לשקם אותה. בינתיים אנחנו נסחפים למשבר כלכלי קשה ביותר: קריסת עסקים, פיטורים בקנה מידה אדיר, יש כבר יותר מחצי מיליון מובטלים, וקריסת המנגנונים החברתיים. זה דבר שעלול להקשות עלינו מאוד להילחם גם בקורונה. משרד האוצר הכריז עד עכשיו על סדרת צעדים בעלות של כ-10 מיליארד שקל, זה פחות מ-1% מהתמ"ג, וזה משקף בדיוק את המדיניות הקפיטליסטית שהממשלה הזאת מקדמת. אם ניתן דוגמאות מהעולם,

משקיעה בתוכניות חילוץ מהקורונה 10% מהתמ"ג, צרפת, 12%, בריטניה, 15%, ואלה לא כולן מדינות סוציאליסטיות. לכן זאת השעה עכשיו להשקעה ממשלתית מסיבית בכלכלה ובמשק, תמיכה בשכירים, עצמאים ובעלי עסקים קטנים שבן לילה קרס עליהם עולמם. אנחנו מדברים כאן על מאות אלפי אנשים שנמצאים בחרדות קשות ביותר כי הם פשוט לא יודעים מאיפה הם ישלמו חשמל ואיך הם ישלמו שכר דירה בחודש הבא, ממש כך. אנשים שכל החיים התפרנסו יפה. אנחנו בסיעת העבודה-מרצ גיבשנו תוכנית בשם "עזרה ראשונה חברתית". זאת תוכנית חירום לייצוב המשק הישראלי בשלושת החודשים הקרובים.

חופשה בתשלום על חשבון המדינה במקום חל"ת, אין דבר כזה חל"ת במשבר כזה, אנשים צריכים לקבל כסף כדי שיוכלו לקנות דברים למחייתם. 2. דמי אבטלה לעצמאים, עצמאים כרגע הם אולי הנפגעים הקשים ביותר מהמשבר, דמי אבטלה לעצמאים זה דבר שצריך להיכנס לתוקף באופן מיידי. 3. הגדלת קצבאות לקשישים והפסקת הליכי גבייה של מים,

חשמל וכו'. נא לסיים, אדוני.

עוד שני סעיפים. הלוואות בריבית אפס לעסקים, עושים את זה בכל העולם. פטור מארנונה וממיסים עירוניים עכשיו, ודחיית תשלומי מיסים לעצמאים ומעסיקים. אנחנו רוצים שהיום כבר יקומו הוועדות הרלוונטיות בכנסת כדי שנוכל לעשות את כל זה. כל העולם עושה את זה, גם אנחנו חייבים לעשות את זה.

תודה, חבר הכנסת הורוביץ. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אחריה, חבר הכנסת בני גנץ. עד שלוש דקות לרשות גברתי. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בימים של משבר בריאותי חמור, אבל לא פחות חמור מכך, משבר שלטוני ודמוקרטי שאין כמותו: יש לנו ראש ממשלה שמדבר על אחדות בטלוויזיה, באספות עיתונאים, אבל אם חס וחלילה תהיה כנסת שהוא לא ישלוט בה הוא מאיים שלא תהיה אחדות, יש לנו שרת תרבות בממשלה שלא מבינה למה צריך תקשורת אם אי-אפשר לשלוט בה, יש לנו שר משפטים בממשלה שקורא פעם אחר פעם שלא לציית לשלטון החוק ולא לציית לבתי המשפט, שהרי לא ניתן לשלוט בהם, ויש לנו כעת, לצערי, יושב-ראש כנסת שמבקש למנוע הצבעה מ-61 חברי כנסת, כי אי-אפשר לשלוט בהם. אז לטובת חבריי בליכוד ובממשלה שנאחזים בכיסאות שלהם ומתקשים להבין למה צריך כנסת או דמוקרטיה גם אם לא שולטים בה, הינה דוגמה קטנה אך עצומה. ב-8 בינואר הוצפה נהריה בעקבות הגשמים העזים שפקדו את העיר. בשל הגשמים ניזוקו מאות עסקים קטנים, שנאלצו לסגור את משרדיהם, חנויותיהם, מחסניהם. חלקם לא שבו לעבודה סדירה כמעט חמישה שבועות לאחר ימי הגשם. בקניון ארנה בנהריה היו מאות עסקים שנפגעו בצורה קשה ללא אפשרות לקבל כספי ביטוח. חבריי חברי הכנסת בוודאי זוכרים שבסוף חודש ינואר ערכנו בוועדת הכספים דיון מיוחד בנושא. ראש עיריית נהריה אמר: 200 מהעסקים הקטנים והבינוניים ואלפי עובדים מובטלים, אם המדינה תעביר לנו 11 מיליון שקלים נוכל לפתוח אותם מחדש. בסיום הדיון התקבלה החלטה, בתיאום עם הממשלה, להעביר 11 מיליון שקלים לטובת בעלי העסקים. יו"ר ועדת הכספים דאז אמר: נעמוד על המשמר שהכסף הדרוש יעבור. כי כך עושה הכנסת, כי זה מה שעושות הוועדות, מפקחות על הממשלה שתעשה את עבודתה. נחשו מה? שלושה חודשים אחרי, והיום אף אחד לא נושא באחריות, האנשים האלו לא קיבלו שקל אחד, ובנוסף לכל ההפסדים שהם סופגים הם גם לא קיבלו את הפיצוי שאליו התחייבה הממשלה. לו הייתה ועדת כספים מתפקדת, אדוני היושב-ראש, כל זה לא היה קורה. בימים אלו של ליקוי מאורות, אנחנו בכנסת הזו זועקים אזעקת אמת. אנחנו לא ניתן למצב הזה להימשך.

אנחנו כאן כולנו ביחד כדי לשים לזה סוף. כולנו מאחוריך. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן. חבר הכנסת בני גנץ, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון. מכובדי יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת באולם ומחוצה לו, גם ביום הזה, שבו אנו מתמודדים עם ניסיון לחילול הדמוקרטיה שלנו, אני מבקש לדבר על הצורך באחדות. אזרחי ישראל הנצורים בביתם נושאים עיניהם אלינו,

ומבקשים שקצת פחות נריב וקצת יותר נפעל למענם.

לשבת לאחדות? השרה רגב, אני מבקש לא להפריע. מה מונע ממך לשבת לאחדות, מר גנץ, אתה פוחד מלפיד?

אני מבקש לא להפריע, גברתי השרה. אז למה אתה לא יושב לאחדות, גברתי השרה, אני ביקשתי לא להפריע.

כמפקד בצה"ל וכרמטכ"ל, מפקד בצה"ל שלא יודע לשאת את האלונקה. תמיד ידעתי: כשאני יוצא לקרב, יוצא לקרב.

כל עם ישראל מאוחד מאחוריי. ביחד כשיש חללים, מי מאוחד מאחוריך? מי מאוחד מאחוריך? 53. ביחד, השרה רגב, נא לא להפריע.

אדוני, אני מוסיף לך זמן. אני מודה לך. ביחד כשיש חללים, תוסיף זמן,

ביחד כשצריך להסתער,

ביחד כשצריך להיכנס למרחב המוגן. אני מתחייב לאזרחי ישראל שצופים בנו: כך גם יהיה מול הקורונה. כרמטכ"ל תמיד ידעתי שמאחוריי עומד דרג מדיני וקבינט מתפקד שמקבל החלטות. ולצידו, כן, לצידו, ועדת חוץ וביטחון וכנסת שמפקחת ומסייעת. מעולם לא עלה בדעתי לדלג על אף אחד מהגופים הממלכתיים והנבחרים. ההפך הוא הנכון. גם בעת הזו נתאחד ונתנהל בצורה דמוקרטית. זו הסיבה שבגינה אנחנו מקימים היום את ועדות הכנסת. זו לא פוליטיקה קטנה, זהו צורך גדול וקריטי של אזרחי ישראל. בישיבתנו ביחד, זאת פוליטיקה קטנה מהכיסא שלך. גברתי השרה, גברתי השרה, מספיק. חשוב לך לשבת פה, תומכי טרור. השרה רגב, השרה רגב. רמטכ"ל לשעבר, תתבייש לך. השרה רגב,

לא יכול להוציא אותך, כי את שרה תורנית, אז נא לא להפריע. זה לפי ההנחיות הבריאותיות שהיא צועקת ככה? זה לא יוצר גל של רוק כזה? כמו שאת מבינה, מזל שאני צוחקת ממך.

בישיבתנו יחד ובפעילותנו במשכן אנחנו נוטלים על עצמנו סיכון זהיר ומחושב. פחות מצוותי הרפואה, פחות מהטען שיושב עם נהג הטנק על הגבול. ואני משוכנע, אדוני יושב-ראש הכנסת, שהסיכון הזהיר הזה שאנחנו נוטלים על עצמנו הוא בבחינת מחויבות לעם ולחברה ולכל צדדי המשכן, אלו שצועקים עליי ואלו שלא. במעשה חסר תקדים ניסה נתניהו לשתק את הכנסת, דבר שלא נעשה באף דמוקרטיה מתפקדת, ולא ייעשה לעולם במדינת ישראל. וראוי שנזכור שכל הדמוקרטיות הגדולות החלו את תהליך סופן כשהיה מצב חירום. אף אחת מהן לא התקרבה לקיצה של דמוקרטיה כשהכול היה טוב, כולן התקרבו לקיצה של דמוקרטיה כשהמצב אינו טוב. וכעת יש קריאות שרים, יותר חמורות מקריאות הביניים שאני שומע פה באולם, לא למלא אחר הוראות הבג"ץ. תלמד מהשמרנים באנגליה. חבריי בליכוד, אתם השתגעתם? ירדתם מהפסים?

כשנוח לכם אתם עותרים, ועכשיו אתם קוראים לא לקיים את פסיקות בג"ץ? לא יקום ולא יהיה. אני קורא לנתניהו לגנות את זה ולהוריד את זה מהפרק באופן מיידי. הדמוקרטיה ושלטון החוק במדינת ישראל יישמרו גם אם זה לא נוח למישהו. זה קו אדום שלא חוצים אותו. למה אתה משקר לציבור שלך, אתה משקר לציבור שלך. לשתק את הכנסת זה לא מנהיגות. מה חשבת, שלא נקים את ועדת הכספים כדי לפצות את העצמאים ולדאוג לשכירים? שלא נקיים פיקוח ונדאג לתשובות לציבור על היערכות להתפרצות מגפות ואולי על מספר הבדיקות הנדרש? משרד הבריאות, ולא נדאג שתהיה הוראה מרחוק והנחיות ברורות לגבי המרחב הציבורי? שנהפוך את ישראל לדמוקרטיה נכה רק כי זה לא מסתדר לך? בניגוד אליך,

לא נפגע לעולם במיעוט ובקולו החיוני והחשוב. הפעלת כל המוסדות הדמוקרטיים איננה מגבילה את פעולות הממשלה, היא נותנת להן תוקף ומאפשרת להצליח במאבק משותף מול משבר מורכב. אני מתחייב כאן מעל הבמה, ככל שיהיו מהלכים קשים ונכונים, נצביע בעדם וניתן גיבוי מלא גם אם זה יפגע בנו פוליטית. הניסיון הציני להתנות משא ומתן לאחדות בשבירת הכללים הדמוקרטיים לא יצליח. כבר היום נדאג להפעיל את הכנסת, ונפעל בהמשך לבחור יושב-ראש כנסת מחדש. במקביל, נדאג לאזרחים ונמשיך לחתור להקמת ממשלה רחבה, טובה ופטריוטית. לעצמך על הכיסא. אני קורא לחבריי שלא הגיעו היום למשכן,

אמרת להם שלא תשב עם אחמד טיבי,

תודה, השרה רגב. זה בלתי אפשרי לנהל כך דיון.

בלתי אפשרי לנהל דיון בצורה כזאת. אני קורא לחבריי שלא הגיעו היום למשכן: זה לא הזמן לפלגנות וספינים. אחדות בעם ובממשלה לא בונים באיומים או תחת אולטימטומים. זהו צו השעה של כל החברה הישראלית. בדמוקרטיה הישראלית יש סדר להטלת המנדטים ויש רוב שמגבה אותם. ובדמוקרטיה הישראלית, אדוני היושב-ראש, המנדט הוטל עליי על ידי נשיא המדינה לפני כשבוע ימים. לצידי רוב התומך בהחלפתו של נתניהו, ואני קורא גם הערב לליכוד ולנתניהו להצטרף ולהקים ביחד איתי ממשלה שתתמודד עם אתגרי השעה. ולפני סיום אני אבקש לפנות לאזרחים בבית: אני מבטיח לכם שנשתף פעולה ולא ננוח עד שמדינת ישראל תתגבר על המגפה. זה ייעשה בכוחות משותפים, זה ייעשה בלי שום שיקול פוליטי, וזה ייעשה גם מכנסת ישראל. הישמעו להוראות, עזרו אחד לשני. אנחנו ננצח. אנחנו נתגבר על הדמוקרטיה, סליחה, אנחנו נתגבר על הקורונה.

מי זה "אנחנו"? יאיר

את הצעקות אני שומע, את שקרייך לא. תתבייש לך.

אני חוזר ואומר, אדוני הנשיא, למען הפרוטוקול: אנחנו ננצח. אנחנו נתגבר על הקורונה ונשמור על הדמוקרטיה.

תודה רבה על שאפשרת לי לדבר. תודה, חבר הכנסת בני גנץ. חבר הכנסת מיכאל ביטון, איננו. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת שנמצאים באולם ומחוצה לאולם, אני רוצה להתחיל בפתגם בערבית, אדוני כבוד היושב-ראש, שאומר: (אומר בערבית: בשעת מבחן האדם זוכה לכבוד או עוטה כלימה.) אם אני מתרגם את זה תרגום חופשי, זה אומר שבשעת מבחן מתגלה טבעו של האדם. ואם אני משתמש בפרפרזה של הפתגם, אני אומר שמוסריות של מדינה נמדדת בעיתות משבר. מוסריות, דמוקרטיה והגנה על האזרחים נמדדות בשעת משבר. ומה קורה אצלנו בשבועות האחרונים, בימים האחרונים? אנחנו רואים מופע הפחדה יום-יומי, מופע מתוזמן היטב, יום-יומי, כדי להשיג סולידריות או בעצם לכפות סולידריות בחברה. כדי לכפות משמעת על החברה משתמשים במופע אימים. כדי לגייס את החברה להילחם במגפה האיומה והארורה משתמשים במופע אימה. ומי עושה את זה? ראש ממשלה שנטל כמשימה לאומית יום-יומית להפחיד את האוכלוסייה ואת האזרחים. הוא מציג תסריטי אימה, תסריטי בלהות אם החברה לא תישמע להוראות, אם החברה לא תקשיב לראש הממשלה. אבל תוך כדי כך הוא גם כן משחיל, קשה לו לוותר על זה, על ההסתה כלפי אוכלוסייה שלמה, כלפי מנהיגות שנבחרה בכמעט 90% מקולות החברה הערבית. כמעט 600,000 קולות. וכל יום בזמן צפיית שיא הוא משחיל את ההסתה הזאת כלפי האוכלוסייה הערבית. הוא מתקשה לא לעשות את זה.

אני רוצה לתאר מצב שונה ולהציע לאזרחי המדינה, ואף לראש הממשלה, המסית הגדול: אני רוצה לתאר מצב שאותו ראש ממשלה, אותה ממשלה שעד היום מזניחה הזנחה בוטה את היישובים הערביים מבחינת בדיקות רפואיות, מבחינת שירותים רפואיים, מבחינת מצב תברואה, מבחינת תשתיות, אין לנו תשתיות להתמודד עם זה. אבל אם היינו, וזה מה שהמשותפת מציעה, חברה שוויונית, דמוקרטית שוויונית, מדינה שוויונית לכל אזרחיה, אף אחד לא היה מתלונן על מחסור, אף אחד לא היה מתלונן על היעדר בדיקות, אף אחד לא היה מתלונן על הסתה נגד רופאים, שעושים עבודת קודש יום-יום, נגד אזרחים שממשיכים בעבודה שלהם בכל היישובים במדינה. במדינה שוויונית לכל אזרחיה היו מתקיימות בכל האזורים בדיקות, היו מתקיימים שירותים רפואיים לכל האזרחים, בלי הפחדה, בלי הזנחה ובלי מופע אימים יום-יומי של ראש ממשלה מסית. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת שחאדה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפני פחות מחודש, בתחילת חודש מרץ, ימים שבהם 5,000 ישראלים שהו בבידוד וכל שאר המדינה התהלכה בחוץ כאילו אלה ימים כתיקונם, היו בחירות. לבחירות היו תוצאות. בבית הזה יש חלוקה מסוימת, יש כאן בסך הכול 120 מושבים. 62, 61 רוצים לעשות משהו, תוצאת הבחירות, יש רוב. מה עושים עכשיו? מה עושים, משעה שהיו בחירות ויש תוצאות? אני חברת כנסת כמעט שבע שנים, אדוני היושב-ראש, אלה היו שבע שנים מאוד מאוד מתסכלות. ראינו כאן חוקים אנטי-דמוקרטיים שחשבנו שמכרסמים את יסודות הדמוקרטיה, שפוגעים באמון הציבור בכנסת, בריבון, ביסודות הבסיסיים של דמוקרטיה, כמו זכויות אדם, כמו העקרונות הבסיסיים כמו שוויון וכו'. ואז אמרו לנו דבר אחד ויחיד, אבל רק אחד ויחיד, כל הזמן: יש רוב, תנוחו,

תתמודדו, יש רוב, תרוצו לבג"ץ, יש רוב, תעמדו על הראש, תנפנפו בידיים וברגליים,

והינה עכשיו, אחרי עוד בחירות, יש רוב, אבל המיעוט לא מוכן לקיים את החלטת הרוב, לא מוכן להעלות להצבעה בחירת יושב-ראש כנסת, לא מוכן לכנס ועדות, אלא אם כן הרוב לא בא לידי ביטוי בוועדות. ושלא נטעה, אין קשר למצב החירום.

אם תהיה ועדה עם עשרה חברים, חמישה לבלוק הימין וחמישה לבלוק השמאל, אז לא יהיה פתאום מצב חירום? אז כן אפשר להקים ועדות? והמיעוט אוחז בגרונו של הרוב ולא מתפנה. ובצר לו, המיעוט גם לא מוכן שהרוב יממש את ריבונותו, הרי המילה ריבונות, שחזרתם ואמרתם לנו שהיא ריבונות ועליונות הכנסת, נובעת מהמילה רוב, המיעוט לא מוכן שהרוב יממש את ריבונותו, גם לא באמצעות בית המשפט, וקורא באופן חמור וחסר תקדים שלא לקיים החלטות של בית משפט, שאפילו עוד לא ניתנו, החלטות עתידיות. אני ממש קוראת לך, אדוני היושב-ראש: אתה לא רוצה לפנות את כיסאך, זה בסדר גמור,

אתה נאחז בחוק שעד לרגע האחרון דיון זה ויכוח פוליטי. אני קוראת לך עוד היום להבהיר שאתה וכל אחד מאיתנו, והמוסד הזה שאתה עומד בראשו, יקיים את החלטות בית המשפט, לא חשוב מה הן תהיינה. לא חשוב אם נאהב אותן או לא נאהב אותן, אם אנחנו ברוב או במיעוט, כל אחד מאיתנו היה כאן בסיטואציה הזו יותר מפעם אחת.

באמת, "כרסום יסודות המשטר" נאמר כאן הרבה פעמים,

הפעם אנחנו באמת באזעקת אמת. אני קוראת לך להבהיר שכל אזרח, לרבות הכנסת, לרבות יושב-ראש הכנסת, לרבות ממשלת ישראל, חובה עליהם לקיים את החלטות בית המשפט, כי אחרת באמת אנה אנו באים.

תודה, חברת הכנסת תמר זנדברג. אני מבין שהתחלפתם בתור, אז עכשיו חבר הכנסת אחמד טיבי. אחריו, גילה גמליאל. אחריה, מרב מיכאלי. אני כבר מודיע לחברי הכנסת שיהיו מוכנים: נשארו לנו, כולל חבר הכנסת אחמד טיבי, ארבעה דוברים. אנחנו אחרי זה נעשה הפסקה קצרה על מנת להתארגן להצבעה, ואני מניח שבסביבות 19:15 נפתח בהצבעה. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. רבותיי חברות וחברי הכנסת, ברגע זה אני מקבל תמונות של החוזרים משתי הטיסות מאיטליה. אלה טיסות חילוץ של חברת ישראייר, ואני רוצה להודות להם מקרב לב, במיוחד לאורי סירקיס, המנכ"ל. יחד איתנו, עבדנו על הטיסה הזאת יחד עם אנשים יקרים רבים, כמו ענאן עודה, סאלם ורבים אחרים, ופקידי משרד הבריאות ומשרד החוץ, כדי שהיא תצא אל הפועל, במיוחד מאיטליה מוכת הקורונה. שיעור התמותה הוא הגדול ביותר. התמונות שראיתי עכשיו משדה התעופה מרגשות, מרגשות מאוד. לא היה קל להוציא את שתי הטיסות האלה, וחברת ישראייר עשתה הרבה כדי לעשות את זה. עכשיו אנחנו מקבלים יותר ויותר פניות ולכן אנחנו שוקלים להוציא עוד טיסה. אני בקשר מתמשך עם אורי סירקיס, אגב, אני מכיר את אימא שלו ואת אשתו, הוא אדם נפלא, משפחה עשר, יחד עם אנשים יקרים. חזרו גם התלמידים ממולדובה, מרומניה, מאוקראינה. מאוקראינה הייתה טיסה שהיא mission impossible. יש עוד טיסות, יש טיסות נוספות מקייב, בוקרשט, אודסה, עובדים גם על מקומות נוספים. קיבלנו פניות גם מניס בצרפת, גרמניה, אני קיבלתי עכשיו פנייה ממקסיקו. עושים הכול כדי למצוא פתרון לאנשים האלה, אנחנו רוצים לעזור לכולם. גם מירדן אנחנו עכשיו מקבלים פניות, אחרי שהוכרז שם עוצר וסגר מלא. אני מבין את ההורים ואת הדאגה. אני באופן אישי מקבל את השיחות האלה, זה לא עשרות שיחות, ידידי אנטאנס, זה מאות שיחות מכל העולם. אני דיברתי איתך ותוך כדי כך הסתמסתי עם אנשים. כל הזמן, גם אתה, וגם חברינו, כולנו ברשימה המשותפת. ולכן אנחנו נמשיך במאמץ הזה. שמעתי לפני יומיים את הנאשם מבלפור מופיע בערוץ 2, בערוץ 10, ושוב יורד לאשפתות ומכנה את הרשימה המשותפת תומכי טרור. אני מקדש את החיים, כך גם כל חבריי. מעולם לא הרגנו בן אדם, לא פגענו בבן אדם, לא ירינו על בן אדם, לא התגאינו שהרגנו אנשים, לא קיבלנו צל"שים שחיסלנו אנשים, אנחנו מאלה שאומרים תמיד,

דקה, אתה מפסיק אותי באמצע משפט חשוב. אבל אין שר שישמע אותך. יכול להיות, לא, לא, אני דווקא מברך על המצב הזה. בבקשה. אני מסכים עם היושב-ראש אדלשטיין, כי לפני כמה דקות הייתה כאן שרה והמצב היה בלתי נסבל.

רק אדוני לקראת סיום, בבקשה. אוקיי. אני וחבריי מאמינים במשפט: (אומר בערבית ומתרגם:) אנחנו אוהבים את החיים, אם יאפשרו לנו את החיים. הוא אמר עלינו תומכי טרור, אנטאנס? יש כאלה שהם תומכי שוחד ותומכי שחיתות, ואלה שרוצים לרסק את הדמוקרטיה ובקרוב יבטלו את הכנסת כדי לא לקיים בית משפט, כדי לא לקיים הצבעות בכנסת, כדי שהנאשם מבלפור ימשיך לשבת על הכיסא שלו, תומך השוחד הזה.

לא רק תומך, הנאשם בשוחד.

תודה, חבר הכנסת טיבי. גילה גמליאל, איננה. לכן, חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, גברתי. אם חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה לא יופיע עכשיו אז אנחנו,

נעשה הפסקה קצרה על מנת שנוכל להתארגן להצבעות. בבקשה, גברתי.

אדוני היושב-ראש, גברתי המזכירה, לפני חמש שנים נבחרה הכנסת העשרים, זה אומנם לפני ארבע כנסות אבל זה בסך הכול לפני חמש שנים, והתוצאות בה היו בדיוק כמו עכשיו, אבל הפוך: 61 מנדטים לגוש שהקים את הממשלה בראשות נתניהו, גוש הימין, ו-59 מנדטים לגוש שרצה להחליף את נתניהו והימין.

אותו מספר רק הפוך. באותו לילה של השבעת הכנסת התכנסה הוועדה המסדרת. היו שם מאבקים, היו ניסיונות לפיליבסטרים. באמת, היה לא פשוט מהרגע הראשון של הכנסת העשרים, צריך להגיד את זה, אבל באותו לילה התכנסה הוועדה המסדרת והיא הוכרזה כאן במליאה בלי הצבעה, בלי מאבק, בלי שום דבר מהסוג הזה. על אותו היחס בדיוק, על בדיוק אותו רוב ואותו מיעוט.

אני הייתי חלק מהמיעוט ההוא. המפלה הייתה צורבת, ההפסד היה כואב בצורה בלתי רגילה. חלקכם וחלקכן אולי זוכרות וזוכרים, ב-2015 היה נדמה שיהיה מהפך, ואנחנו היינו בצד המפסיד. לא עלה בדעתנו להערים את הקשיים שמערים היום הצד שיש לו 59 מנדטים, אולי אפילו 58, לצורך העניין. אבל בכנסת העשרים, כמו הכנסת התשע-עשרה שלפניה, והאמת היא שגם בכנסת השמונה-עשרה שלפניה, בכנסות האלה, אדוני בשבתו כיושב-ראש יודע היטב שהאמת היא שבכנסות האלה, תחת בנימין נתניהו כראש ממשלה, כורסמו, לאט אבל בטוח, סמכותה של הכנסת, כוחה של הכנסת, תפקידה של הכנסת, מקומה של הכנסת. כל פעם היה עוד משהו ועוד משהו. עוד מעקף של התקנון, עוד הליכה בגלוי נגד החוק. ככה הגענו לבית המשפט העליון נגד הממשלה בבג"ץ נגד חוק מס על דירה שלישית. לא בגלל תוכן החוק אלא בגלל האופן שבו הוא הועבר, ב-04:00, לפנות בוקר, באישון לילה, בוועדת הכספים, שהגיע אליה החומר ממש שעתיים לפני ההצבעה, בלי שאיש היה יכול ללמוד את החומר ולקבל החלטה מושכלת אם תוכנו של החוק רלוונטי או לא. ככה נעשה שימוש הולך ותוכף בסעיף בתקנון שמאפשר לקואליציה למנוע מהאופוזיציה לעשות פיליבסטר כשהיא מתנגדת בכל תוקף לחוק כזה או לחוק אחר. ככה הלך וכורסם מעמדה של הכנסת עד שהגענו לשבוע הקשה והמסוכן הזה. ואילו היום הגענו למצב שבו בית המשפט העליון נאלץ שוב לתת את דעתו על דבר שמתרחש בתוך הכנסת. זה דבר לא רצוי, זה דבר שלא צריך לקרות. הלוואי ולא היה צריך להגיע, תודה. לפנייה אל בית המשפט העליון. אבל ברגע שהגענו לשם, ואדוני גם התייצב לענות בבית המשפט העליון, לא כפר בסמכותו אלא התייצב וענה לגופו של עניין, לא יכול להיות שיש שרות ושרים וחברי כנסת שקוראים לא לכבד את החלטתו. כאן בואו נמתח את הקו האדום, ונתחיל לבנות מחדש את הדמוקרטיה שלנו ואת האמון בה. ריבונותו, גם לא באמצעות בית המשפט, וקורא באופן חמור וחסר תקדים שלא לקיים החלטות של בית משפט, שאפילו עוד לא ניתנו, החלטות עתידיות. אני ממש קוראת לך, אדוני

תודה. אדוני היושב-ראש,

לפני חמש שנים נבחרה הכנסת העשרים, זה אומנם לפני ארבע כנסות אבל זה בסך הכול לפני חמש שנים, והתוצאות בה היו בדיוק כמו עכשיו, אבל הפוך: 61 מנדטים

אבל בכנסת העשרים, כמו הכנסת התשע-עשרה שלפניה, והאמת היא שגם בכנסת השמונה-עשרה שלפניה,

אדוני בשבתו כיושב-ראש יודע היטב שהאמת היא שבכנסות

גברתי. כאמור, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה איננו, לכן עד כאן רשימת הדוברים. אני מודיע שבשעה 19:10 אנחנו נתחיל בהצבעה

יש לנו שני חברי כנסת שטרם הצהירו אמונים ואני רואה אותם כאן. חברי הכנסת, אתם שומעים אותי, נכון? מצוין. אני אקרא בפניכם את הצהרת האמונים ואתם תגידו, לאחר שמזכירת הכנסת תקרא

נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת סליחה, גברתי המזכירה,

ולהוציא אותם. אז אנחנו נעשה פאוזות יותר ארוכות. אדוני הצביע. אם אדוני יכול לעזוב אחרי שהוא הצביע, זה יעזור. גברתי המזכירה, בואי לא נלך בקצב הרגיל,

איתן גינזבורג,

אני פה. תחזרי. (קוראת בשם חברת הכנסת) אורנה ברביבאי, בעד וגם סעיד אלחרומי. (קוראת בשם חבר הכנסת) סעיד אלחרומי, בעד אני כאן.

אנחנו לפי הרשימה עכשיו. (קוראת בשם חבר הכנסת) יואב גלנט, אינו משתתף בהצבעה יש חברי כנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניצן הורוביץ,

יועז הנדל,

ע'דיר כמאל מריח, בעד היבה יזבק, בעד ווליד טאהא, בעד אביגדור ליברמן, בעד עומר ינקלביץ,

עודד פורר,

אבי ניסנקורן, בעד חילי טרופר,

מיקי חיימוביץ, בעד אנטאנס שחאדה, בעד מאיר כהן, בעד אלכס קושניר, בעד עופר כסיף, בעד עמיר פרץ, בעד משה יעלון, בעד מירב כהן, בעד מנסור עבאס, בעד אוסאמה סעדי, בעד אחמד טיבי, בעד יאיר לפיד, בעד חמד עמאר, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד

בעד יזהר שי, בעד אנדרי קוז'ינוב, בעד יואב סגלוביץ, בעד יואל רזבוזוב, בעד עפר שלח, בעד פנינה תמנו, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

בעד אורלי פרומן,

בעד אורית פרקש הכהן, בעד עידן

איציק שמולי,

בעד גברתי המזכירה, נקרא פעם שנייה בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ,

אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת טלי פלוסקוב, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת אילת שקד, אינה נוכחת חברי הכנסת, בהתחשב במצב המיוחד ובמגבלות, אני שואל את כל חברי הכנסת שנמצאים בבניין ושומעים אותי כרגע: האם יש מישהו שמעוניין להשתתף בהצבעה? גברתי המזכירה, אנחנו ניתן שתי דקות לחברי הכנסת להגיע. לאחר מכן אני אנעל את ההצבעה. עכשיו השעה 19:32. חברי הכנסת, השעה היא 19:34. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל מי

ההצבעה נעולה.

חברי הכנסת, 61 בעד, אחד

הוועדה המסדרת. אני אכריז על הפסקה כדי לאפשר לוועדה המסדרת לקבוע את הרכב ועדות החוץ והביטחון והכספים הזמנית, ואנחנו נוכל לשמוע את הודעתם במליאה.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חברי כנסת, אני יכול להגיד, ניצן, הוועדה המסדרת החליטה בישיבתה ביום כ"ז באדר התש"ף, 23 במרץ 2020, מתוקף סמכותה לפי סעיף 2א(ה) לחוק הכנסת התשנ"ד 1994, לבחור שתי ועדות זמניות, לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון, עד לבחירתן של ועדות קבועות על ידי הכנסת. בשתי הוועדות יכהנו 17 חברים, על פי ההרכב הזה: הוועדה הזמנית לענייני כספים: סיעת הליכוד, חמישה חברים, סיעת כחול לבן, ארבעה חברים: אורית פרקש, מיקי לוי, מיכאל ביטון ואבי ניסנקורן, סיעת הרשימה המשותפת, שלושה חברים, סיעת ש"ס, חבר אחד, סיעת העבודה-מרצ, חבר אחד: איציק שמולי, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: עודד פורר,

חבר אחד. הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון: סיעת הליכוד, חמישה חברים, סיעת כחול לבן, שישה חברים: בני גנץ, יאיר לפיד, משה בוגי יעלון, גבי אשכנזי, אלעזר שטרן ואורנה ברביבאי, סיעת ש"ס, חבר אחד, סיעת העבודה-מרצ, שני חברים: עמיר פרץ ויאיר גולן, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: אלי אבידר; סיעת ימינה,

עוד אביא לידיעתכם כי הוועדה המסדרת החליטה להמליץ כי בראש הוועדה הזמנית לענייני כספים יעמוד חבר הכנסת עודד פורר ובראש הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון יעמוד חבר הכנסת גבי אשכנזי. יושבי-הראש ייבחרו בידי הוועדות הזמניות עצמן בישיבתן הראשונה. אני רק אוסיף שהוועדה היא עכשיו בשלבי אישור אחרונים של ארבע ועדות מיוחדות שנדרשות בצוק העיתים. על רובן דובר גם עם יו"ר הכנסת בכנסת הקודמת, ובעצה אחת עם יו"ר הכנסת אנחנו החלטנו שדוחים אותן לכנסת הנוכחית: ועדה אחת, אולי אני לא אומר את השם המדויק שתדון בנושא מיגור האלימות במגזר הערבי, ועדה שנייה שתדבר בענייני עבודה ורווחה, בייחוד לאור צוק העיתים, ועדה שתדון בנושא הקורונה וועדה שתדון בהיערכות מערכת החינוך, לרבות לשנה הבאה וטיפול מיוחד בנושא החינוך המיוחד. אלה ועדות שעל רובן דובר לפני כן, והצורך בהן התחזק. לנוכח המצב כיום אני חושב שהמשק זקוק לכנסת מתפקדת, כמובן בשים לב להוראות הבריאות והצורך של הכנסת ושל חברי הכנסת לשמור על בריאותם.

הם גורם חיוני לדמוקרטיה הישראלית וחייבים לתפקד. אני פניתי גם למיקי זוהר ואמרתי לו שאני ארצה להקים עוד ועדות בהמשך, כולן מיוחדות, עד הקמת הוועדות הקבועות, במטרה שהכנסת תתפקד לטובת האזרחים. בחלק מהוועדות האלה אנחנו נשים נציגים מכל סיעות הבית שלא שובצו עד היום בראשות ועדות. עד כה לא נעניתי בחיוב, בתשובה חיובית, מצד מיקי זוהר, ואני מקווה שזה יקרה בהמשך ונקים עוד ועדות, גם בראשות הליכוד ועוד מסיעות הבית, כמובן הכול בתיאום ועל פי החלטות הוועדה המסדרת. לכן אני בא ואומר שאת הוועדות המיוחדות הנוספות שאנחנו מאשרים היום, אנחנו נרצה לאשר אותן גם כמובן במליאה, או היום או במועד שאתה תקבע, הבקשה שלנו היא כמובן היום.

רק לחדד את הנקודה הזאת: אדוני, כפי שציינת, אתם לא ממליצים להקים כרגע ועדת חינוך או את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אלא ועדות מיוחדות לנושאים האלה.

כי אחרת אי-אפשר להקים ועדות זמניות.

מה שתקימו עכשיו כבר יהיה עד סוף, אתם מודעים לזה? כן, כן, ועדות מיוחדות עד הקמת הוועדות הקבועות. זה נאמר בצורה ברורה.

אבל הן צריכות לטפל במצב הקיים, בנושאים שקשורים,

במצב הקיים היום שמצריך טיפול. אני אתן דוגמה: הרפורמה בחינוך המיוחד, שאנחנו כבר הרבה זמן לא מטפלים בה בכנסת. רק רציתי שאנחנו נחדד את הנקודה הזאת, גם לפרוטוקול וגם לעצמנו. תודה לחבר הכנסת אבי ניסנקורן, יושב-ראש הוועדה המסדרת. חברי הכנסת, אין צורך באישור המליאה להודעות על הקמת ועדת החוץ והביטחון הזמנית וועדת הכספים הזמנית, זה רק הודעה למליאה. לגבי שאר הוועדות, ודאי שנביא אותן בהקדם לדיון במליאה. לא בכדי אני אומר דיון, כי מכיוון שצריך להצביע, זה דיון והצבעה.